על שולחן הכנסת,

הממשלה: הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32) (הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי

התש”ע 2009. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס'

(איסור אפליה בשל גיל), התש”ע 2009, של חברי הכנסת חיים אורון, אילן גילאון וניצן הורוביץ. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/1795/18 וכלה בהצעת חוק פ/1829/18, הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (דין חברי המועצה ועובדי העירייה), התש”ע 2009, מאת

הילדים הללו, ואתם אנשי הצוות, שזכרם ייחקק על לוח לבנו האישי והלאומי. יהי זכרם ברוך. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לסדר-היום. ההצעות היום בראש סדר-היום הן הצעות האי-אמון אשר מבקשות להביע סיעת קדימה וכן סיעות רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד בממשלה. ראשונת המבקשים את האי-אמון היא סיעת קדימה, המבקשת להביע אי-אמון בממשלה בשל מדיניות הדחיות בקבלת ההחלטות של נתניהו, של ראש הממשלה נתניהו. ינמק את הצעת הסיעה חבר הכנסת שלמה מולה. בבקשה, אדוני. ישיב השר המקשר, שהוא גם השר

להגנת הסביבה. להגנת הסביבה. מאיכות הסביבה כבר התייאשנו, נשאר לנו רק להגן עליה. תגן על הסביבה, ממילא תגן על הקואליציה. השר הנוכחי מביא הרבה כבוד. אין זה מתפקידי לחלוק. גם אין זה מתפקידם, והם בכל זאת עושים את זה. אין זה מתפקידי, אבל אני לא יכול לומר שאני לא מסכים לאמירתו של חבר הכנסת בילסקי. חבר הכנסת מולה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, האמת היא שמדי שבוע אנחנו מגישים את הצעת האי-אמון שלנו בראש הממשלה ובממשלתו הכושלת. היום אנחנו דווקא לוקחים ממה שראש הממשלה אמר בעצמו לפני ימים ספורים.

לא חייבים להחליט על מה שלא חייבים להחליט. אנחנו חיים במדינה שבה צריכים להחליט כל יום. כנראה שלראש הממשלה טוב לשבת על כס ראש הממשלה, בזה הוא השיג את מטרותיו, והוא לא מקבל שום החלטה,

ראש הממשלה איננו יודע לקבל החלטות. כל החלטה שהוא קיבל, האמת היא שהוא חזר מהחלטתו, גם מהמעט שהוא קיבל בתקופת כהונתו כראש ממשלה. אני רוצה להזכיר, אדוני היושב-ראש, שראש הממשלה קיבל משק במצב לא רע. מי שהיה שר האוצר יושב כאן. שר האוצר יכול להעיד באיזה מצב הוא קיבל את המשק. כשהוא קיבל את המשק הוא אמר: אני אעביר את תקציב המדינה, תקציב דו-שנתי. אנחנו כולנו חשבנו: ראו זה פלא,

ראש הממשלה הולך לקבל החלטה להעביר הצעה דו-שנתית, והכול יהיה בסדר. תראו מה שקרה לפני נדמה לי חודשיים, אפילו אדוני היושב-ראש התבטא, איך אפשר אחרי שהעברנו הצעה דו-שנתית, הממשלה מביאה החלטה לקצץ מתקציביה עוד פעם. קיבלו החלטה, אבל לא קיבלו החלטה. ברגע שמביאים עוד פעם קיצוצים,

הממשלה לא חשבה מספיק כדי לראות אם מה שעומד לרשותה נכון או לא. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה אמר לנו שהוא תמך בהטלת מע"מ על פירות וירקות, ואז זעקה ציבורית באה. אנחנו אמרנו לו מההתחלה: אל תעשה את זה, הוא העביר את זה במסגרת חוק ההסדרים, זה לא נכון, זה פוגע בשכבות החלשות. אז הוא אמר לנו: אנחנו כן. הוא התעקש והתעקש. בלילה אחד פתאום הוא התקפל, כמו תמיד. אדוני היושב-ראש, אותו דבר גם עם מס הבצורת. אמרנו עוד פעם: אל תביאו את המס הזה במסגרת חוק ההסדרים, זה יפגע באוכלוסיות החלשות. הנה לכם, ראש הממשלה עוד פעם התקפל. אין יותר מס בצורת. בצורה פתלתלה כזאת, עוד פעם ועוד פעם.

אולי זה יפגע בתדמיתו כראש ממשלה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, השיא היה סביב העניין של היועץ המשפטי לממשלה. שר המשפטים מעולם לא הסתיר את דעתו על פיצול סמכות היועץ המשפטי לממשלה, והוא נתן לו ללכת הלאה, תעשה. הוא כבר בנה לו את חברי הכנסת שיתמכו בפיצול סמכות היועץ המשפטי לממשלה.

טוב שהם לא הולכים לבטל את סמכות היועץ המשפטי לממשלה, אני חושב שזה מוסד מאוד-מאוד חשוב שישמור על הדמוקרטיה שלנו בצורה ראויה, ואנחנו יכולים להשתבח אפילו ביועץ המשפטי היוצא על ההחלטות שהוא קיבל. והנה לכם, ראש הממשלה עוד פעם נלחץ, פתאום, ביום אחד, כינס את מי שכינס, בא ואמר: לא נחליט על מה שלא צריך להחליט, גם לא נפצל את סמכות היועץ המשפטי לממשלה. אפשר לדבר גם על החוק הביומטרי, אדוני היושב-ראש. בשבוע שעבר אמרו לנו: הנה, או-טו-טו אנחנו באים להחליט, זה היה על סדר-יומה של הכנסת. יושב-ראש הוועדה למדע עשה, התאמץ וסיכם, ואמרנו: יאללה,

קמה צעקה ציבורית, ראש הממשלה עוד פעם כינס את יועציו, בא ונתן הוראה: אין, צריך לבטל את החוק הביומטרי. למה צריך לתת לאנשים לעבוד קשה כדי שבסופו של היום ראש הממשלה לא יקבל את ההחלטה? הוא לחוץ, הוא לא יודע מה לעשות. אדוני היושב-ראש, לכן הוא עוד פעם חוזר בחדרי חדרים, בא ואומר: לא צריך להחליט מה שלא צריך להחליט. ראש ממשלה שאומר: לא צריך להחליט על מה שלא צריך להחליט. ראש ממשלה בישראל חייב להחליט כל יום, כל דקה וכל שנייה. אדוני היושב-ראש, דיברנו על הנושאים הכלכליים. בוא נדבר על הנושאים המדיניים. אדוני היושב-ראש, אני יכול לומר לך, לפני שעות מספר ישבנו בוועדת חוץ וביטחון. אמר עוזי ארד: תשמעו, המצב שלנו ביחסים שלנו עם ארצות-הברית הוא לא טוב. והוא אמר: אנחנו עובדים קשה כדי שהפלסטינים יבואו למשא-ומתן. ראש הממשלה מתחנן שיבואו למשא-ומתן אתו. למה הם לא באים? כי ראש הממשלה לא מקבל החלטות נכונות כדי שהפלסטינים יבואו. ההחלטות שצריך לקבל הן לטובת מדינת ישראל, לא בהכרח אנחנו עושים טובה לפלסטינים. ואדוני השר, הממשלה הקודמת שלנו, ראש הממשלה דאז אולמרט ושרת החוץ ציפי לבני ניהלו משא-ומתן.

יש לי חדשות בשבילך, אדוני השר. גם בנו אפילו בגילה, וגם בנו בעוטף-ירושלים, בגושי התנחלויות. ערבים לא קמו, והפלסטינים לא הלכו משולחן המשא-ומתן. אתם כל הזמן צריכים לשאול למה זה קורה לכם. למה אתם לא מביאים אותם לשבת אתכם ולדבר? אתם מתחננים, מפעילים. האמת היא כזאת, אדוני היושב-ראש, הרי לממשלה הזאת יש לפחות חמישה שרי חוץ. נשיא המדינה שלנו משמש כשר החוץ לענייני מצרים, נוסע לברזיל, מנסה לייצג את מדינת ישראל. זה מצוין, אבל הוא גם מתערב בנושאים פוליטיים, כי שר החוץ,

לא מגיע,

אמרו לי שבכלל אין לו ויזה להיכנס למצרים,

אביגדור ליברמן. אותו דבר, הוא גם לא מגיע למדינות סקנדינביה. לכן אנחנו שואלים שאלה, בענייני טורקיה,

שר החוץ לא מתקבל גם אצל הטורקים, יש שר חדש, שקוראים לו פואד בן-אליעזר, ממלא-מקום שר החוץ. אני לא יודע מה סגן שר החוץ עושה.

יחסי החוץ של מדינת ישראל נמצאים בשפל כמו שלא היה כמותו, אדוני היושב-ראש. זה קורה בגלל שראש הממשלה לא מקבל את ההחלטות הנכונות. הוא כל הזמן דוחה. למה הוא דוחה? האמת היא, הוא הבטיח הרים וגבעות לפני הבחירות. הוא אמר לציבור: אני אנהל משא-ומתן בעמדה קשוחה ואני אשיג ואני אשיג ואני אשיג. הגיע לכס ראש הממשלה, כל יום בנה לו חומה בצורה של שרים, 39 שרים וסגני שרים, הוא התעטף בהם, והעיקר שלא יזוז ימינה ושמאלה, שישמרו עליו. אבל המדינה שלנו מפסידה, אדוני היושב-ראש, כל יום. יש החלטות שצריך לקבל. איך הוא יקבל את ההחלטה בעניין של אירן? אמריקה לא חברה שלנו יותר, אדוני היושב-ראש, אנחנו יודעים זאת, ולכן איך הוא יגיע להחלטה בעניין אירן, כשמדיניות החוץ שלנו היא בבעיה? אף אחד לא מקבל את הדיפלומטים שלנו. חבר הכנסת מולה, נדמה לי שחבר הכנסת והשר ליברמן נבחר על-ידי הבוחרים בישראל. זה שמישהו לא נותן לנבחר של כנסת ישראל, על-פי הדמוקרטיה שלנו,

אנחנו מחויבים לומר, אנחנו לא מסכימים עם זאת. אתה יכול לבקר את כל מה שאתה רוצה, רק בכל זאת, תאר לך שחבר הכנסת מולה, לא ייתנו לו ויזה לאיזשהו מקום. נהפוך עולם ומלואו, כנראה, אדוני היושב-ראש, שתפיסת עולמו של אותו שר החוץ, שהיא תפיסת עולם מאוד בעייתית, האם אתה רוצה להוציא אותו מחוץ לחוק? בגלל שהוא נבחר איך שהוא נבחר, הוא שר החוץ שלנו.

אדוני היושב-ראש, המדינה שלנו מבודדת בזירה הבין-לאומית, בגלל מדיניות החוץ הקלוקלת, הלא-מסייעת, של המדינה שלנו. אבל אני חושב שהעניין הוא לא רק שר החוץ כשר החוץ,

אם אנחנו מדברים על הנושא של אירן, זה נושא רציני. נכון, אנחנו אומרים שזו לא רק בעייתנו, בעיית מדינת ישראל, זה גם שייך למדינות הערביות המתונות וכן למדינות המערב וכו'. אבל, אדוני היושב-ראש, אירן ימים ולילות מאיימת עלינו. ראש הממשלה, שמגיע לשיחה עם אובמה, עם נשיא ארצות-הברית, אומרים לנו: ישב אתו שעה ו-45 דקות, היו יחסים מצוינים, התחבקו ביחד, אפילו ביטלו את התדרוכים העיתונאיים. חשבנו: הנה, יצאה איזו בשורה טובה מאוד למען עם ישראל, מדינת ישראל.

אדוני היושב-ראש, הוא מקבל אחרי עשרה ימים ובשידור ישיר בטלוויזיה, אפילו בטלפון, נשיא ארצות-הברית נוזף בממשלת ישראל ובמדינת ישראל על הבנייה שבקונסנזוס בגילה. למה זה קורה לנו? אנחנו צריכים לשאול את ראש הממשלה: האם יחסי החוץ שלך הם מוצלחים, כן או לא? איך יעלה על הדעת, נשיא ארצות-הברית יושב עם ראש הממשלה, ועשרה ימים אחר כך ראש ממשלה בישראל מקבל נזיפה? האם ראש הממשלה שואל את השאלה הזאת? הוא צריך לשאול את עצמו, אולי לא קיבלתי את ההחלטות הנכונות בעניין, אדוני היושב-ראש.

אפשר לדבר עוד ועוד בענייני הפנים שצריך לקבל בהם החלטות. ראש הממשלה לא מקבל החלטות בנושאים שהם מוניציפליים, בקיצוצי תקציב של הרשויות המקומיות. רשויות רבות מאוד, בעיקר בפריפריה, קורסות. למה הוא חילק את האתנן חלוקה קואליציונית של קבוצות וקבוצות, ועוד פעם הוא נתן לש"ס, נתן קצת למפלגת העבודה, נתן קצת לישראל ביתנו, כל מי שאיים עליו. בסופו של דבר אותן רשויות מקומיות כמו דימונה, ירוחם, חצור-הגלילית משלמות, ועוד איך משלמות על אי-ההחלטה הנכונה של ראש הממשלה. הוא לא יודע לקבל החלטה, אדוני היושב-ראש, לכן אנחנו חושבים שראש הממשלה לא ראוי לאמון. אני מקווה שאזרחי מדינת ישראל יתפכחו בקרוב. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת שלמה מולה. יעלה ויבוא השר המקשר, השר ארדן, על מנת להשיב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הקשבתי בקשב רב לדבריו של חבר הכנסת מולה, שהקדים ואמר כי מדי שבוע, גם אני עושה את התפקיד הזה מדי שבוע, ונראה לי שחלה איזושהי טעות בשם שבחרתם לאי-אמון. כי כאשר קוראים לאי-אמון בשם "דחיית קבלת ההחלטות על-ידי ראש הממשלה", מה שתיאר כאן בהרחבה חבר הכנסת מולה זה את כל ההחלטות שראש הממשלה מקבל למעשה יום-יום מאז שהוא נכנס לתפקידו.

חבר הכנסת מולה, שאינך מסכים עם תוכן ההחלטות, וזה יכול להיות, אבל אני לא מצאתי כמעט שום דחייה בקבלת ההחלטות, אלא בדיוק להיפך, ואני אפרט וארענן את זיכרונך וזיכרונה של האופוזיציה כדי להסיר ספק. קודם כול, תיארת את המצב שבו קיבלנו את המשק, אני לא רוצה להתווכח על זה. העובדות, אני חושב, פרוסות בפני אזרחי המדינה, אבל בהחלט ראש הממשלה רצה ורוצה ליישם רפורמות מאוד משמעותיות במבנה של המשק הישראלי כדי לפשט הליכים, כדי להסיר חסמים, כדי לייעל את הטיפול שהאזרח מקבל ממנגנוני השלטון. ולכן תוך זמן מאוד קצר, אולי בזמן שיא אפילו במונחים ישראליים, ראש הממשלה הוביל תיקון חקיקה מאוד חשוב שקשור למינהל מקרקעי ישראל, שאמור להפוך לרשות מקרקעין, ואמור להעביר את הרישום בטאבו של הרבה מאוד חוכרים במדינת ישראל, כך שהוא יהיה רשום על שמם, והם לא יצטרכו לעבור את כל ההליכים שהם עוברים היום כאשר הם רוצים לבצע פעולה כלשהי בנכס שהם חוכרים. נראה לי שזו דוגמה לקבלת החלטות טובה מאוד שמשרתת את טובת האזרח, ואף אחד לא דחה אותה. אותו דבר לגבי הנושא של המאגר הביומטרי, שמי שהתחיל אותו זה שר הפנים לשעבר, מאיר שטרית, חבר בכיר בסיעת קדימה, דומני שהוא אפילו הולך להוביל שינויים בחוקת קדימה. כאשר שר הפנים לשעבר שטרית התחיל את התהליך הזה, יכול מאוד להיות שהוא עשה את זה קצת באופן חפוז מדי,

וכדי לא לעשות את זה באופן שיפגע בפרטיות של האזרחים, אז ראש הממשלה, ויכול להיות שזה קצת מתסכל, שראש הממשלה באמת קשוב להערות ולביקורת ומוכן גם לומר שלא כל החוכמה נתונה אצלנו, כאשר מובילים חקיקה או מובילים תהליכי קבלת החלטות, וגם לא כל החוכמה נתונה אצל השרים. יכול להיות שאני אקבל החלטה, וראש הממשלה, אחרי שיבחן אותה, יחשוב במכלול השיקולים הכולל של המדינה שהוא משנה אותה. זה עדיין לא אומר שהוא מתקפל, גם אם יועצי תקשורת מייעצים לומר זאת, וזה עדיין לא אומר שהוא לחוץ. זה אומר שהוא נושא באחריות הכוללת. זאת מלה שאולי קשה לפעמים, בסיעות מסוימות, להבין אותה, אבל כשנושאים באחריות כוללת לאזרחי מדינת ישראל, לפעמים צריך לעצור תהליך מסוים באמצע, לבחון אותו מחדש, ואם יש צורך, להכניס בו שיפורים ותיקונים. שעתיים לפני ההצבעה, אחרי שהעניין נדון בוועדת שרים לחקיקה וממשיך בוועדה על דעת הממשלה,

כידוע לך, כשר האוצר לשעבר, שאלת שאלה מצוינת, אמרת: אחרי שזה עובר ועדת שרים לחקיקה, שעתיים לפני ההצבעה, על המאגר הביומטרי, עוצרים חקיקה?

כשר האוצר לשעבר, יודע שיש שני אנשים שמאפשרים להם לא להגיע לוועדת שרים לחקיקה, אחד מהם הוא שר האוצר, בגלל עיסוקיו, ואחד הוא ראש הממשלה, שאף אחד לא מצפה ממנו להגיע לוועדת שרים לחקיקה. הרגע לימדת אותנו פרק באחריות כוללת.

שאחת משתיים: או שהתוצאה טובה או שהתוצאה רעה, וזה המבחן שבדרך כלל היינו מתייחסים אליו. אם העצירה של החוק היתה לטובה, גם שעתיים אחרי ההחלטה היא טובה, ואם היא לא היתה טובה, גם חמישה ימים אחרי ההחלטה היא לא טובה. אני לא מתווכח עם זה שהוא עשה נכון. אני רק מתווכח עם הרעיון, שמציגים את זה בתור איזה תהליך קבלת החלטות שעליו תהיה תפארתכם. לא, אני ממש לא מציג את זה כך. אני מנסה להציג גם את הפן השני, מציגים את זה רק כלחיצות, התקפלות, דחייה. יש גם יתרונות בכך שאדם לא חושב שכל הצדק וכל החוכמה נתונים לו, ולפעמים הוא מוכן, גם אם זה לא נראה הכי טוב באותו רגע, לבחון מחדש, על-ידי שיקול דעת נוסף, ולראות אם אין אפשרות לתקן. דומני שהתוצאה הסופית, של הצעת חוק המאגר הביומטרי שתובא לכנסת,

מאוזנת יותר וטובה יותר, ותזכה לקונסנזוס רחב יותר. טוב שראש הממשלה דחה בעניין הזה את קבלת ההחלטות. אותו הדבר בעניינים שקשורים, כפי שציינת, אולי להיטל הבצורת או לתעריפי המים. גם בעניין הזה ודאי עוד יהיו דיונים רבים. לא כל שינוי בהחלטה ששר אחד מוביל, ראש הממשלה הוא ראשון בין שווים, וכפי שאמרתי, הוא נושא באחריות הכוללת. על זה נאמר: סוף מעשה במחשבה תחילה. אני חושב שיושב-ראש הכנסת מחזיר את שעת השאלות והתשובות.

יש בעיה, כל ההערות שלך הן חכמות. וחשובות.

אחרי שמתירים לך לשאול שאלה אחת, אתה חושב שזה דבר חופשי. לא, רק ענייני.

עוד מעט תהיה שר, ואתה תעמוד פה ותדבר לעניין, חבר הכנסת בר-און. מה שאצלך זה מעט אצלי זה עוד הרבה. לכול צריך סבלנות. מה עם משאל העם?

אתה זוכר שאני ישבתי שם ואמרתי: זה לא ייקח הרבה זמן? היית יושב פה, ואמרתי לך: זה לא ייקח הרבה זמן. ואנחנו 12 בלבד שם. יש לך יותר ניסיון מאשר לי. לא, לא, יש לך מספיק ניסיון. בבקשה, אדוני השר. משאל עם, 20 דקות לפני ההצבעה? אמרתי שאין שום תקלות בממשלה חדשה שמתחילה לפעול? ודאי שיש תקלות. גם כאן השאלה היא אם ההחלטה היתה נכונה או לא. על זה אין לי תשובות.

אדוני היושב-ראש, גם הרפורמה שאנחנו בוחנים, וגם היא לא פשוטה לקידום ולהעברה בחקיקה, רפורמה במנגנוני התכנון והבנייה, בוועדות התכנון והבנייה וגם בהליכי הרישוי, היא רפורמה שמחייבת תהליך קבלת החלטות די אמיץ, אפילו אמיץ מאוד, ברמה הציבורית. יכול מאוד להיות, חבר הכנסת מולה, שאתה אולי לא מספיק מעודכן בכל הרפורמות וההחלטות שראש הממשלה מוביל יחד עם שרי הממשלה. אם תתעדכן, והשר ברוורמן בהמשך גם יעדכן אותך, תבין שמתקבלות החלטות רבות מאוד לטובת אזרחי המדינה. בוא נהיה גם קצת בפרופורציה, אתם מדברים על שבעה חודשים לאחר כינונה של הממשלה, ואתה זעקת כאן בגרון ניחר: איך יכול להיות, שומו שמים והאזיני ארץ, שבתוך שבעה חודשים עוד לא למדנו את כל הפטנטים שהיו לראש הממשלה לשעבר אולמרט ולשרת החוץ לבני, ועוד לא הצלחנו להושיב את הפלסטינים לשולחן המשא-ומתן.

כמו שאמר היושב-ראש, ופה נוח לי להיתלות באילנות גבוהים, אני מקווה, חבר הכנסת מולה, שאתה לא רואה בחזון שלך את הישיבה סביב שולחן עמוס בכיבוד כמטרת ממשלת ישראל. המטרה היא גם להשיג הסכם שלום בסופו של דבר. השאלה היא אם אותה הושבה של הפלסטינים לשולחן קידמה בסופו של דבר את ההגעה להסכם שלום. אני הקשבתי לך קשב רב, כחבר האופוזיציה, וזאת טענה שתמיד טענתם כלפינו, על אלטרנטיבות ומה צריך לעשות. בואו תגידו אתם מה הנוסחה שראש הממשלה צריך להציג לפלסטינים כדי לשבת וגם לחתום אתם על הסכם שלום. אנחנו פתוחים, וכפי שאמרתי לך, לא כל החוכמה נמצאת אצלנו. את ההתנחלויות ואת הבנייה בירושלים הוא כבר הקפיא.

לא מצאתי בדבריך שום עצה אחת קונסטרוקטיבית, מה אתם הייתם עושים עכשיו כדי להביא לפתיחת משא-ומתן. ראש הממשלה, לא רק שהוא איננו דוחה, וגם זה לא נוח,

אתם לא בחרתם בנו. נחמן, היתה לך התלבטות, אבל לא בחרת בנו. אדוני השר, הבחירות חשאיות. אל תחשוד בנחמן מה הוא בחר. העם לא בחר ליכוד. העם בחר קדימה, אבל הגוש ניצח. בוא נודה. העם לא בחר נתניהו, זה בטוח. האמת היא שאצלנו גם דיברו וגם בנו, ואתם גם לא בונים וגם לא מדברים. חבר הכנסת מולה, אתה רוצה עוד פעם להגיש הצעת אי-אמון?

אני לא מאשר לו. זה הכול. הוא רוצה, אני מבין. אל תשאל אותו שאלות כאלה. הוא ירצה. לא רק שראש הממשלה איננו דוחה את קבלת ההחלטות, ואני לא אצטט אותו או מישהו אחר, וגם זה לא נוח, אבל אני אצטט את מזכירת המדינה, הגברת הילרי קלינטון, שרק לפני שלושה-ארבעה שבועות עמדה כאן ואמרה בקולה היא, שמעולם, מעולם לא דרשו הפלסטינים מה שהם דורשים היום, ושראש הממשלה נתניהו הציע ומוכן להציע הצעות מרחיקות לכת.

אתה לא מתווכח אתי עכשיו. אתה מתווכח עם הילרי קלינטון. את זה היא אמרה, ואני רק מצטט אותה. אדוני השר,

אני מצטט איפה שנוח לי, ואתם תצטטו אותה איפה שנוח לכם. מה היא אמרה במרוקו או במצרים? גברתי יושבת-ראש הכנסת לשעבר, אם תעזרי לי בכתיבת התשובות יכול להיות שאני אשמח.

יושבת-ראש הכנסת השבע-עשרה, למה לשעבר?

זה לא לשעבר. היא יושבת-ראש הכנסת השבע-עשרה. היא יכולה להיות גם יושבת-ראש הכנסת התשע-עשרה,

האם כשאדוני פונה לחבר הכנסת לשעבר הוא אומר באיזו כנסת הוא כיהן? יש לו יותר קושי. השאלה היא אם ליושב-ראש הזה צריך לפנות בתואר יושב-ראש הכנסת השש-עשרה או יושב-ראש הכנסת השמונה-עשרה.

אני חותם: רובי ריבלין, יושב-ראש הכנסת השש-עשרה והשמונה-עשרה, ואני שמח שכיוונתי לדעת גדולים. בממוצע אתה יושב-ראש הכנסת השבע-עשרה. אין ממוצעים פה. אם אפשר, שאדוני יקבע כוס קפה עם חברי האופוזיציה לליבון הנושא. אין כל ספק שתמיד רצוי שהקואליציה והאופוזיציה, ובפרט הממשלה וחברי הכנסת מהאופוזיציה, מפעם לפעם יסבו לשולחן, ישתו קפה וגם ילבנו בעיות, כדי שנוכל לחסוך בכל מיני הצעות כאלה ואחרות, אלא אם כן הן תכליתיות. ראש הממשלה לא רק שאיננו דוחה את קבלת ההחלטות, אלא שהוא מקבל החלטות שלא תמיד אני אוהב אותן, אבל הן בהחלט מוכיחות את הרצון העז, הכן והאמיתי שלו לחדש את המשא-ומתן עם הפלסטינים. לא נחזור על כל האזכורים, בין אם זה נאום בר-אילן או ההקלות על התנועה הפלסטינית, הסרת המחסומים ועוד פעולות רבות שראש הממשלה עושה כדי לנסות ולחדש את המשא-ומתן. אבל כפי שאמרתי, התוצאה אינה משא-ומתן. התוצאה היא לנסות ולקדם תהליך מדיני שיש לו סיכוי, שהוא בר-קיימא ושהוא גם נתמך על-ידי קונסנזוס רחב בחברה הישראלית. זו הפעולה של ראש הממשלה. היינו מאוד שמחים אם חברי האופוזיציה ויושבת-ראש האופוזיציה היו לפחות תומכים בדברים שעליהם ניתן לאחד את החברה הישראלית, אבל גם אם לא תעשו את זה ואם תמשיכו לפעול כמו שאתם פועלים עד כה, אנחנו לא נרפה וננסה לחדש את המשא-ומתן עם הפלסטינים בכל דרך, כאשר במקביל ראש הממשלה ממשיך להוביל גם תהליכים, בין אם זה המערכה לבלימתה של תוכנית הגרעין האירנית, בין אם זה, מה בסוף, אתה

עמדתי הפרטית איננה רלוונטית, חבר הכנסת חסון, להבנות מפורטות ואפקטיביות עם הממשל האמריקני, בין אם זה להושיט יד ולקרוא למשא-ומתן גם עם סוריה ללא תנאים מוקדמים, ובין אם זה לעשות כל מאמץ כדי להשיב את גלעד שליט לחיק משפחתו. גם בעניין הזה, כפי שאתם רואים, ראש הממשלה מקבל החלטות יום-יום, שבוע-שבוע, כדי לקדם את התהליכים האלה כפי שהוא מאמין שהם צריכים להתקדם, גם אם אתם לא תמיד מסכימים למסקנות שראש הממשלה מגיע אליהן. אבל מה לעשות, כפי שציין חבר הכנסת שי, הציבור בחר אותנו כרגע להוביל את ההחלטות הללו. לפיכך אני מבקש מהכנסת לדחות את הצעת האי-אמון.

אני מאוד מודה לשר. בטרם אני אעלה את חבר הכנסת מסעוד גנאים, בעוד שעה לא ארוכה, רבותי, גבירותי, רבותי השרים, גבירותי וחברי חברי הכנסת, אנחנו נגיע לרגע שהוא רגע הכרעה בכנסת, בנושא שמלווה אותנו שנים רבות. וכבר עכשיו ביציע האורחים נמצאות אלמנות צה"ל אשר באות לחזות ברגע בו הכנסת תחליט ותכריע. אנחנו מקדמים אתכן בברכה. אין מחיאות כפיים בכנסת. תודה רבה. אני מקווה שהכנסת תכריע טוב ויש לי את ההרגשה הטובה שאכן כך הולך לקרות. רבותי חברי הכנסת, חבר הכנסת מסעוד גנאים, בשם סיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד, מבקש להביע אי-אמון בממשלה בנושא: מדיניות האפליה והקיפוח של הממשלה כלפי הציבור הערבי והשלכותיה. בבקשה, אדוני. חבר הכנסת מסעוד גנאים, מה יהיה אם אנחנו ניקלע למצב שבו אתם תזכו בהצעת האי-אמון וחבר הכנסת טיבי לא יהיה פה? אולי אני אהיה ראש הממשלה, מה הבעיה.

אתה צריך להודיע שאם יתקבל האי-אמון מי יהיה ראש הממשלה באופן אוטומטי, כי הצעת אי-אמון היא קונסטרוקטיבית. בדרך כלל רצוי מאוד שהמועמד יהיה, חבר הכנסת טיבי ממתין בלשכתו שיבואו להודיע לו. בהחלט בסדר אם כך היה הדבר לגבי חברת הכנסת לבני, אבל היא הודיעה לי שהיא תבוא מייד. אני אמלא את מקומו. היא אמרה לי שהיא תמנה ממלא-מקום עד לאותו רגע.

חברי חבר הכנסת מסעוד גנאים. העיקר, אדוני היושב-ראש, שהממשלה תיפול, ואחר כך, אני מקווה, נגיע להסכמה מיהו ראש הממשלה. נדמה לי שאתה צריך לבדוק את הקונסטיטוציה, את החוקה הלא-כתובה של ישראל. לפי החוק היום ברגע שאתה זוכה באי-אמון,

יכול להיות ראש ממשלה ערבי למשל? איזו שאלה? על מה אתה מדבר? כל אזרח ישראל שמלאו לו 21 שנה יכול להיות ראש ממשלה בישראל. אם הדבר הזה בגללו ביקשת אי-אמון, אתה יכול כבר עכשיו,

לא בגלל זה. אבל ברוך השם, אני יותר מבן 21 שנים.

הכנסת תבחר בחבר כנסת ערבי שהוא ישראלי וחבר כנסת זו, כי ראש הממשלה צריך שיהיו לו כמה תנאי סף, אחד מהם שהוא חבר כנסת, והשני שהוא אזרח ישראל. ושלא יהיה טמבל. שלא יהיה ראש ממשלה מועדף כמו אובמה בארצות-הברית. אה, מועדף. חבר הכנסת זאב, זה בידך. אם תהיה אחד מה-61 שיבחר בחבר הכנסת גנאים, הוא יהיה ראש ממשלה. נסים זאב הוא גם ערבי, לא?

לא כתוב כך בחוק. לא כתוב כך בחוק, כי ממילא אם זה היה כך, לא היה נבחר חבר הכנסת עפו אגבאריה לכנסת. תנאי סף ראש לראש ממשלה זה להיות חבר כנסת. בגלל זה אני שאלתי, בגלל דברים אחרים. יש הרבה שאלות, דבר אחד אין עליו שאלה: בדמוקרטיה הישראלית כל חבר כנסת, ללא הבדל דת,

יכול להיבחר אם הכנסת תיתן בו אמון. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, תיאורטית הכול אפשרי, אדוני היושב-ראש, רק שהבעיות הן, אתה יודע, כאשר באים לביצוע, לא במישור התיאורטי. האמת שניסיתי לעשות כמו הפילוסוף היווני דיוגנס, שהיה הולך באור יום עם פנס או עם נר ביד. כאשר שאלו אותו מדוע הוא הולך עם נר לאור היום,

הוא אמר: אני מחפש את האדם. בתוך מדיניותה של הממשלה, תחילה בתקציב ואחר כך במדיניות המתבצעת בשטח, אני מחפש את הצדק, השוויון, ועדיין לא מצאתי אותו. אולי יעזור לי כבוד השר כאשר ישוב. הממשלה הנוכחית, בלשונה מודה שיש אפליה וקיפוח, אבל בידיה ובמעשיה היא מנציחה וממשיכה את הקיפוח הזה.

שכמה מהשרים לא מודים בזה. בשאילתות שהגשנו, למשל בשבוע שעבר, על סניפים של משרד הפנים בערים ובכפרים הערביים, אין אף סניף, ולמרות זאת השר עמד פה על הדוכן ואמר שמשרד הפנים נוהג בצדק ובשוויון והכול טוב ויפה. אפילו לא מודים בזה. גם לגבי הסניפים של הביטוח הלאומי, לא מתקבל על הדעת שלאוכלוסייה הערבית, שיותר סובלת מעוני והיא שיותר זקוקה לשירותי הביטוח הלאומי, לא יהיו סניפים של הביטוח הלאומי בערים ערביות מרכזיות במדינה. אדוני היושב-ראש, הממשלה הנוכחית הוסיפה משהו על האפליה והקיפוח, וזה הניסיון לעשות דה-לגיטימציה למיעוט הערבי, דרך החוקים השונים, אם זה חוק ה"נכבה", אם זה הניסיון לחוק נאמנות-אזרחות, והחוקים האחרים שמצמצמים את המרחב הדמוקרטי בשם יהדות המדינה. אני חושב שערכי הצדק, הדמוקרטיה והשוויון של המדינה ושל הממשלה נבחנים על-פי ביצועם ויחסם למיעוט הערבי בתוך המדינה. וכאשר מדברים על השלום צריך לדאוג לשלום עם האוכלוסייה הערבית, כי לצערי הרב מדיניות הממשלה אינה תורמת לשלום הזה, אלא להיפך, הקרע מעמיק והאי-אמון גובר, וכל זה יביא אותנו לפתחו של עימות שכולנו מתפללים שלא יקרה. הממשלה יכולה למנוע את הפיצוץ הזה באמצעות מדיניות ויחס מכובד וצודק לאוכלוסייה הערבית. אדוני היושב-ראש, איך אפשר לדבר על אמון בין הממשלה לבין האוכלוסייה הערבית ועל יחסים נורמליים, כאשר מתייחסים אליה כאל איום ביטחוני או כאל אויבים, וכאשר מנסים לעשות טרנספר לנרטיב הלאומי שלהם דרך ספרי הלימוד, חוק ה"נכבה" וכו'. איך אפשר להרגיש בטוח ונורמלי בזמן שהשיח על הטרנספר נהפך לחלק לגיטימי מהשיח הפוליטי במדינה? וכאשר עושים דה-לגיטימציה לנרטיב של עם מסוים, זו הקדמה או לגיטימיות לטרנספר פיזי. אדוני היושב-ראש, לפי התקציב של הממשלה הנוכחית, האוכלוסייה הערבית במדינה לא שווה, ומשקלה פחות בהרבה ממשקלו של הרוב היהודי, כאשר מתקציב הפיתוח רק 5% למגזר הערבי ורק 2% מתקציב משרד התחבורה, ועד עכשיו אני יודע שאפס אחוז מתקציב החקלאות, אני אשמח לשמוע אם זה עלה קצת, ולמרות המצב הגרוע של רוב הכפרים הערביים והערים הערביות, רוב האוכלוסייה הערבית, יותר ממחצית מהאוכלוסייה הערבית, היא מחוץ לאזורי העדיפות הלאומית, למרות שיותר ממחצית מהאוכלוסייה הערבית חיים מתחת לקו העוני. כאשר מדברים על אחוזי האבטלה הגבוהים בקרב האוכלוסייה הערבית, נשים וגברים, וכאשר מדברים על בעיות אלה, לצערי הרב, שר האוצר יובל שטייניץ למשל מעדיף להאשים את הקורבן,

זו לא המדיניות, זה אתם הערבים, התרבות שלכם, אורח החיים שלכם, המסורת, אלה האשמים. זו בריחה מהאחריות. למה לא להיות אמיצים ולהגיד שמדיניות הקיפוח וההזנחה היא הסיבה העיקרית? למה לא להיות אחראיים ולעשות תוכנית חירום וועדות בין-משרדיות כדי לטפל בבעיות אלה, במקום לשחק את תפקידה של מלכת צרפת, מרי אנטואנט, שהציעה לעם הצרפתי לאכול עוגות במקום לחם?

כשאין לחם. אם אין לחם אז תאכלו עוגות. אבל הכוונה, העיקר להיות אמיץ, למרות שהיסטורית, למה לא גובים ארנונה? זו גם שאלה, אבל זה לא רק הבעיה. זה לא רק הבעיה. אפילו אלה שגובים ארנונה, חבר הכנסת דנון,

הוא אמר: אחת הסיבות העיקריות. אחת הסיבות העיקריות, מה שהוא טוען, אבל הוא לא אומר שאין סיבות נוספות. השאלה שלך היא שאלה מצוינת. אדוני היושב-ראש, יש ערים ויש, אני כל שבוע מסייר במועצה מקומית או בעיר, ויש ערים ויש מועצות שאחוז הגבייה הוא 65% ו-60%. למרות זה, יש קשיים. למרות זה, אין התקציבים הדרושים. אדוני היושב-ראש, צדק ושוויון וכבוד צריכים להתבטא במעשים, במדיניות בשטח, כדי שהאנשים ירגישו ויחושו את זה. התושב הערבי שחי בתנאים של ימי הביניים בכפרים הלא-מוכרים בנגב, בלי מים או חשמל או שירותי בריאות וחינוך, איך אפשר שירגיש שייכות למדינה עם אפליה כזו? לאזרחים הערבים שהוציאו צווי הריסה או הרסו את בתיהם, איך אפשר שלא ירגישו אי-אמון במדינה, בממשלה, ובהרגשה שהממשלה והמדינה נגדם? מדיניות הריסת הבתים צריכה להיפסק, ובתקופת הממשלה הזו היא אפילו עלתה והתגברה, ובמקום לאשר את הרחבת שטחי השיפוט ולאשר את תוכניות המיתאר המפורטות, הורסים בתים. אפשר לפתור בעיה זו אם נותנים ליישובים הערביים להרחיב את שטחי השיפוט ואם מאשרים את התוכניות המפורטות, המוקפאות בוועדות התכנון השונות. אדוני היושב-ראש, כולנו יודעים על המשבר, שגם הולך ומחריף, בשלטון המקומי בישראל. המשבר הזה הוא כפליים במגזר הערבי, בגלל המצב הסוציו-אקונומי הגרוע והחמור.

על הממשלה לאמץ מדיניות חדשה כדי לסגור את הפערים ולזכות באמונם של התושבים הערבים במדינה. אני חושב שעל המדינה לעשות שינוי דרמטי ולהכיר בקיום המיעוט הערבי פלסטיני, שיש לו ייחוד לאומי ותרבותי. הכרה זו היא המפתח להתגברות על הקיפוח והאפליה, כי הם קיימים בגלל אי-הכרה זו, אי-הכרה בכך שאנחנו שונים, וזכותנו גם להיות שווים למרות שאנחנו שונים. אדוני היושב-ראש, לאחרונה התפרסם דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בכנסת, על הקשר בין ההישגים הלימודיים לבין המצב הכלכלי-חברתי, או בין העוני לבין ההישגים. והתברר מהדוח שמערכת החינוך מנציחה את העוני, או כפי שנאמר: "מערכת החינוך היא מלכודת לעוני". "אופן הקצאת המשאבים במערכת החינוך מנציח את העוני בין התלמידים" נכתב בדוח, "נדרשת מדיניות חברתית כלכלית מקיפה שתשלב בין שיפור הרמה הלימודית וקידום השוויון בתוך מערכת החינוך לבין צעדים נרחבים לצמצום ממדי העוני בסביבתם הרחבה של התלמידים." אדוני היושב-ראש, אני חושב שהמדינה או הממשלה צריכה להיות מדינת רווחה צודקת ומכבדת את כל אזרחיה ואת המיעוט הערבי, ותיתן לו לחיות בכבוד, או שהמשך הקיפוח והאפליה יביא לקרע יותר עמוק וחמור. בגלל דברים אלה אני מביע אי-אמון בממשלה.

תודה לחבר הכנסת גנאים. רבותי חברי הכנסת, רבותי השרים, ביציע האורחים נמצאים תלמידי בית-הספר "און" מתל-אביב והם אורחי היחידה לדמוקרטיה בכנסת ישראל. ברוכים הבאים, ילדים נהדרים ויפים. כבוד השר, מי השר המשיב? השר אבישי ברוורמן ישיב על הצעת האי-אמון של חבר הכנסת מסעוד גנאים, בשם סיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד. כבוד אדוני יושב-ראש הכנסת, מסעוד, אני עונה לך, חבר הכנסת גנאים, חברי הכנסת, האורחות אלמנות צה"ל, אורחים, אני עונה לחבר הכנסת גנאים, שדיבר בצורה כל כך מכובדת ומושכלת, כציוני, כאדם, כדמוקרט, כאדם שנשבע אמונים לכנסת ישראל לשרת את הכנסת, ואחר כך כחבר ממשלה,

מתוך אמונה שהיא משרתת את הערכים שעליהם הוקמה. היום זה יום בן-גוריון, 36 שנה למותו של דוד בן-גוריון. דוד בן-גוריון, שהקים את המדינה, לקח את המטרה מהנביאים ישעיהו ועמוס.

שהכריז על המדינה. הוא היה בין מקימי המדינה, אוקיי,

אל תתווכח אתי על כל דבר. טעיתי, תודה.

בהקמת המדינה, את הקונספט

מנביאי ישראל ישעיהו ועמוס, שהמטרה היא להיות אור לגויים. מה זה להיות אור לגויים? להיות מובלים על-ידי מצוינות, להיאבק על צדק, שוויון לכל האזרחים, ורק בצורה הזאת הקיום יובטח על פני זמן. היום, על קברו של בן-גוריון, הנשיא וראש הממשלה חזרו ואמרו שזה היה המנהיג הגדול, ובדרכו יש ללכת. אני ציוני, אני מאמין במדינה יהודית דמוקרטית, אבל מדינה שתהיה גם חזקה, גם צודקת וגם דמוקרטית. חזקה, ברור שאנחנו בנויים על צבא, כי אנחנו חייבים את הצבא, ויושבות פה אלמנות צה"ל ששילמו מחיר כל כך כבד, ורבים מאתנו, חברינו, אבל הכוח האמיתי זה כוח הצדק. ובאותה מגילת העצמאות, שניסחו אותה בן-גוריון והחברים האחרים, שוויון לכל אזרחיה. אם אני אעשה סקירה היסטורית קצרה של שלוש דקות, מה שאמר חבר הכנסת גנאים, לצערי הדברים נכונים. ממשלות ישראל, לדורותיהן, להוציא ראש ממשלה אחד, למרות, כמו שציין בתחילה מלומדי יושב-ראש הכנסת: בישראל, אזרחי ישראל הערבים מצביעים כיהודים, רמת החיים של אזרחי ישראל הערבים גבוהה מן הארצות השכנות,

אני לא כולל את אבו-דאבי, אבל לא הקצו ממשלות ישראל בתשתיות, בחינוך, בהשכלה, בדיור, והפלו בתעסוקה נגד אזרחי ישראל הערבים,

ראש ממשלה אחד, יצחק רבין, אשר הסתכל בגובה העיניים אל אזרחי ישראל הערבים, נתן להם את הכבוד שמגיע להם כאזרחים שווי זכויות, והעביר משאבים. התוצאה היתה מדהימה: אזרחי ישראל הערבים חיבקו את יצחק רבין. ואומר לכם עוד מלה על בן-גוריון ורבין, ואתייחס לממשלה הזאת, מדוע אני הצטרפתי אליה, מה הציפיות ממנה ומה המבחנים שלה. אני זוכר דבר אחד מדוד בן-גוריון. אני סיימתי ב-1967 את קורס המ"כים שלי בשבטה ושלחו אותנו לחיל מצב, שבועיים בעזה. ובן-גוריון התבטא אז ברדיו ואמר: להחזיר מייד את הגדה המערבית ואת עזה. דוד בן-גוריון הבין דבר ברור, שמצד אחד שתי מדינות לשני עמים זה תנאי הכרחי לקיומנו כיהודים, לא רק שזה נכון, ויצאה היסטוריה, שהיום ממשלת נתניהו, דיבר על שתי מדינות?

ממשלת נתניהו, למה אתה מדבר דברים לא נכונים? ממשלת נתניהו, איך זה יכול להיות? מי דיבר אז על שתי מדינות?

חכה, הוא הולך להגיד דברים טובים על ממשלת נתניהו. אתה רוצה שנפסיק את הישיבה, רק אתה תדבר? אני אבקש מהשר לרדת, אתה תעלה, תדבר. ממשלת נתניהו, דוד בן-גוריון תמיד הסכים לשתי מדינות לשני עמים. כבר בתוכנית בולטימור, הסכים. בכל אופן, המבחן של ממשלת נתניהו הוא, ללכת בדרכם של בן-גוריון ויצחק רבין. שני הדברים המרכזיים, שתי מדינות לשני עמים, שוויון ושותפות לאזרחי ישראל הערבים, אתה מבין מה שאתה אומר? שוויון ושותפות לאזרחי ישראל הערבים. בנימין נתניהו יכול ללכת, יושב-ראש הכנסת יסכים לזה? חברת הכנסת חוטובלי תסכים לזה? חבר הכנסת חסון. חבר הכנסת חסון, לא ביקשו להביע בי אי-אמון. ביקשו להביע אי-אמון בממשלה. הוא עונה בשם הממשלה, לא בשמי. הוא לא עונה בשמי. חבר הכנסת חסון,

אולי אתה לא מבין,

אולי אתה לא מבין, כרגע השר משיב. כרגע השר משיב.

אני מכיר אותך וגם מחבב אותך, אף פעם לא ראיתי אותך כועס כל כך שלא רוצים לחלק את ארץ-ישראל. מה קרה? אני שמעתי אותך אומר דבר והיפוכו כשאתה יושב בכיסא הזה, ובכיסא הזה. לא צריך. אפשר לתמוך, אבל לא להתלהב כל כך.

אתה יודע שאני לא צועק בכנסת, אני גם לא מדבר כל כך הרבה, תן לי לסיים.

רק, הוא אמר: למעט ירושלים.

תודה רבה, קיבלתי.

המבחן של ממשלת נתניהו, וזה הפרדוקס ההיסטורי, אם תלך בדרכם של בן-גוריון ויצחק רבין. כי בסופו של דבר זהו המבחן הגדול, ופה אני רוצה לומר על הדברים הספציפיים:

שזה צודק לתת לאזרחי ישראל הערבים את השוויון שמגיע להם, לא רק שזו מגילת העצמאות, זה גם חכם. זה טוב ליהודים. עכשיו, ישנה בורות מוחלטת של אזרחי ישראל היהודים לגבי אזרחי ישראל הערבים. 16 שנה, כנשיא אוניברסיטת בן-גוריון, כיתתי את רגלי בנגב, אני מכיר כל מקום, פתחתי את האוניברסיטה לאוכלוסייה הבדואית, שהצליחה, בהמוניה, כולל פרופסורים בדואים, ולמדתי דברים שקודם לא ידעתי,

אני יושב עם חברים מאוד טובים שלי. הם חושבים שערביי ישראל הם או סיכון ביטחוני או קיצונים מוסלמים. בכל הסקרים, 98% מאזרחי ישראל הערבים רוצים להיות אזרחים נאמנים וחלק ממדינת ישראל. עכשיו, אנחנו, כל ממשלות ישראל קדימה, העבודה, הליכוד, להוציא את יצחק רבין, לא עשינו מה שצריך. וזה בעצם המנדט שלנו, אם אתה ממסדר ז'בוטינסקי, או ממסדר ברל כצנלסון בבן-גוריון. ואני אומר לכם, בנושא הזה, אכן אמר חבר הכנסת גנאים: היו הצעות של שרים בממשלה שלא היו דמוקרטיות, ואנחנו דחינו אותן.

השר בגין, השר סילבן שלום ואחרים, דן מרידור, לא נתנו להן לעבור. הן היו בממשלה, אבל ממשלה בישראל זה לא דבר הומוגני. אני בעד משטר נשיאותי, שיהיה פה באמת משטר יותר למען חיתוך ביורוקרטי. עדיין זה לא קיים. לכן המאבקים הם בתוך הממשלה, והמבחן שלה יהיה מה היא תעשה ב-2010. לגבי 2010. לפני שלושה שבועות יצאתי עם השרים בן-אליעזר ויצחק הרצוג לפריס, לביקור בארגון של המדינות המפותחות, מה שנקרא בלעז ה-OECD, מפני שישראל היא על הסף להתקבל כחברה בין 30 המדינות המפותחות. בישראל התוצר הלאומי לנפש, יכול להיות הרבה יותר גבוה, אבל הוא 26 27,

אין מדינה בעולם שיש לה כל כך הרבה יזמות, היי-טק, סטארט-אפים, יותר מכל אירופה כולה. אבל מאי? הביקורת על מדינת ישראל, שהמדינה היא אי-שוויונית ביותר, הענייה ביותר במערב, זה מתוקן קצת על-ידי מסים וסובסידיות, והענייה ביותר,

בתוך ה-OECD. ושם גם אמרתי את דברי, עם השרים האחרים, בצורה הברורה ביותר: שהממשלה הזאת, וזו הסיבה שאני נכנסתי אליה, תעבוד לתיקון הדרך הזאת. מכיוון, אני לא צריך את ה-OECD בשביל לדעת שהדברים האלה נכונים. ה-OECD לא חשוב. חשוב מה נעשה, אבל ה-OECD יתחיל לבקר כל שנה מה אנחנו עשינו. לגבי העוני והאי-שוויון, היתה התייחסות לשתי אוכלוסיות. ופה אני אתייחס למה שהממשלה צריכה לעשות ומה יהיה המבחן שלה ב-2010, שנבחן בו את כולנו, מכל המפלגות: הערבים והחרדים. לגבי החרדים כבר אמרנו, והמנהיגות החרדית יודעת, שהגברים החרדים חייבים ללכת להתחיל לעבוד, כי אין כל כך הרבה תלמידי חכמים, תמיד זו רק קבוצה קטנה, וזה קורה, וזה יקרה, וצריך לדאוג לזה. לגבי האוכלוסייה הערבית, זה שונה לגמרי מהאוכלוסייה החרדית. האוכלוסייה הערבית רוצה לעבוד, ופה יש את החסמים. ואתחיל מנקודה אחת,

גם מכיוון שיש פה כל כך הרבה נשים. כשמבקרים את ישראל מדוע לא מיצתה את התוצר הלאומי שלה, אומרים שאחוז ההשתתפות בכוח העבודה אצלה הוא נמוך מהאחוז ברוב המדינות המפותחות ב-OECD,

גברים חרדים ונשים ערביות. גברים חרדים אמרתי. נשים ערביות, רק 20% משתתפות בכוח העבודה, לעומת נשים יהודיות, שזה 60% וכמה. וכאן טעה וגם הטעה שר האוצר, שכדאי שיקרא מאמר של גברת זועבי ב"הארץ" לפני ימים מספר, מפני שבמדינות ערב האחרות אחוז ההשתתפות של הנשים הערביות יותר גבוה מאשר בישראל. וזה לא עניין תרבותי, על-ידי הסעות, אל תנהלו, אל תנהלו. חבר הכנסת אורון, אני מתבטא בנושא שחשוב גם לך,

לא, הוא לא הפריע, דווקא. חבר הכנסת כץ שוחח עם חבר הכנסת כהן.

לכן: הסעות, מעונות יום,

הקמת אזורים מסחריים, נותן לך פוטנציאל אדיר. אני אגיד לכם עוד לגבי פוטנציאל הצמיחה: לישראל יש שני פוטנציאלי צמיחה.

חיתוך הביורוקרטיה ושינוי שיטת הממשלה, שזה יכול להביא ל-3% 4% צמיחה. הדבר השני: כבר לא תהיה עלייה רוסית יותר, גם לא תהיה עלייה אמריקנית. האוכלוסייה הערבית,

עוד מיליון? תהיה עלייה רוסית. עוד מיליון. אוקיי. תהיה עלייה.

הלוואי. אני רוצה שיבואו כמה, עולים. הלוואי. אבל אם לא תהיה עלייה, הלוואי. אני בעד עלייה, פתחתי את האוניברסיטה יותר מכל אחד אחר בישראל לעולים. אם הממשלה תקבל החלטה נכונה,

אבל אם לא תהיה עלייה, חבר הכנסת מולה, תן לי לשוחח כבר.

הפוטנציאל הוא באוכלוסייה החרדית והערבית, של ביקוש אדיר ויציאה לעבודה. ולגבי הגברים הערבים: נכון שאחוז ההשתתפות בכוח העבודה דומה ליהודים, אבל לצערי פרופיל ההכנסות והתעסוקה שונה לחלוטין, בין השאר משום שיש אפליה.

פתחו לאוכלוסייה הערבית את המקצועות הפארה-מדיים, הפארה-רפואיים. כולם מצליחים. בהנדסה יש המון בוגרים, של אוניברסיטת בן-גוריון, של הטכניון, מהנדסי תוכנה, ויש עודף ביקוש לדברים האלה. הם, מובטלים. למה הם מובטלים? מפני שהחברות לא מעסיקות ערבים.

אני בא עכשיו לגבי מה הממשלה הזאת צריכה לעשות ומה המבחן,

במפלגת העבודה, והמבחן גם שלך. לא באופוזיציה-קואליציה, שכל אחד אומר מה שהוא אומר. מה המבחן האמיתי למדינת ישראל. אני התחייבתי, וראש הממשלה הסכים אתי: אנחנו מציגים בדצמבר, תחילת ינואר, תוכנית ממשלתית על שינוי כיוון לגבי האוכלוסייה הערבית, ותהיה התמקדות בדברים האלה: בתעסוקה, בדיור, בנושא ההשכלה בין השאר, ואני רוצה לומר כמה מלים, אבל אני גם יודע שתוכניות זה לא המבחן. יושבות פה נשים מלומדות שרובן אינן יודעות, וגברים מלומדים, שגם הכשל של ממשלת ישראל, כל ממשלות ישראל, ש-70% מהחלטות ממשלה, אחרי שמחליטים אותן, אינן מתבצעות בכלל, ו-30% רק חלק קטן. ולכן המבחן הוא בסופו של דבר לא בנאומים, חבר הכנסת גפני. לא בתקשורת,

כי התקשורת במובן מסוים יכולה לבחור מושחתים שהם נקיים ונקיים שהם מושחתים,

המבחן יהיה במעשים, ופה, חברי הכנסת, ידידי, יואל חסון,

תבחנו גם אותנו, גם אתכם, את ממשלת ישראל, כי ממשלת ישראל מייצגת את אזרחי ישראל. וכאן אני מגיע לכמה נקודות.

בארץ היתה טעות לגבי פארקים תעשייתיים. היה פארק שמוקם ביוקנעם, יש הרבה פארקים יהודיים, ש-5 קילומטרים מהם יש כפרים ויישובים ערביים. לא צריך להקים פארקים חדשים, צריך לפתוח את הפארקים, וזאת המדיניות שעכשיו אנחנו, השר בן-אליעזר ואני,

וראש הממשלה, עם כל השרים יחד, זה המבחן: לפתוח את הפארקים. אדוני מתכוון בתקציב של 2010? אתה היושב-ראש, או שאתה, גם ליושב-ראש מותר להתערב ולהגיד לך, כחבר ועדת הכספים וכיושב-ראש הכנסת זכותי לשאול אם אנחנו מדברים על תוכניות עם תקציבים או על תוכניות. תן לי לדבר. שמעתי את השאלה ואני אענה לך בצורה מסודרת. לכן אני אומר, מבחן אחד זה פתיחת הפארקים. דבר שני, זה אומר גם חלוקת הארנונה בין היישובים? אני אתייחס לארנונה. דבר שני, מוקם סוף כל סוף פארק בנצרת. ידידי סטף ורטהיימר, אחד האנשים המיוחדים בישראל, הקים יחד עם שאוקי ח'טיב, שהוא המנכ"ל, פארק בנצרת. דבר שלישי, אני יושב עכשיו עם אנשי עסקים ערבים, אנשים

כמו שציינתי, החברות הבין-לאומיות מתחילות להוציא את מרכזי המחקר והפיתוח מישראל, כי יש חוסר במהנדסים והמחירים גבוהים. אנחנו נציג תוכניות לביצוע, והמבחן הוא כאן, יש מהנדסי תוכנה ערבים ודרוזים, ויש תוכניתנים, ויש גם יהודים, ואת הדברים האלה אפשר להקים עכשיו בגליל, ואנחנו נגיש את התוכניות, והמבחן הוא בביצוע. אני בניתי, 30 שנה הייתי בתעשייה, הדברת לא חשובה. חשוב מבחן העשייה. דבר נוסף, לעניין הנשים, היוזמות הגדולות תהיינה עם הנשים הערביות, שם הפוטנציאל הגדול ביותר, וכמו שאמרתי, הטעות כאילו יש כאן בעיה תרבותית, אין שום בעיה תרבותית. יש כל כך הרבה נשים משכילות. אני בא עכשיו מבאר-שבע,

כשפתחתי את האוניברסיטה לא למדה שם סטודנטית אחת. היום יש 250 סטודנטיות ערביות.

הן כולן יוזמות, הן רוצות להיות חלק. ולכן, רבותי, המבחן הוא עלינו. לגבי הדיור והארנונה, האפליה בדיור, ואני יושב ליד סגן יושב-ראש הכנסת, ידידי היקר, אומרים: מפלים נגד הערבים כי הם לא משרתים בצבא. שאל חבר הכנסת מגלי, הדרוזים משרתים בצבא? הבדואים, חלקם משרתים בצבא? תחזרו הביתה ותראו מה שקורה שם. ולכן יש דבר אחד שצריך להיות לגבי הדיור. שואלים אותי למה הורסים בית בתל-אביב ולא הורסים בית במקום אחר. אני אענה לכם מכיוון שאני את החומר שלי, גם בעבר וגם היום, לומד. יש ראש עיר, למשל, בכפר-קאסם, ויש שם היסטוריה כאובה למדינת ישראל, שמו נאדר צרצור, הוא הורס בתים, אבל הוא הפסיק להרוס בתים לא חוקיים, כי הוא סגור בשטח מאוד קטן, כי מדינת ישראל לא נתנה לאזרחי ישראל הערבים את המעט להתפתח. לכן, המבחן של הממשלה הזאת הוא לגמור את תוכניות המיתאר, ובהצעה, ופה אמרת דבר יפה מאוד על הכסף, אני יושב עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ואני מקווה לכל שיתוף הפעולה עם משרד השיכון, אחרי תוכניות המיתאר שנגמרות יש בעיה לגבי התכנון הפרטני. אחרי תכנון מיתאר, תכנון פרטני. ברשויות הערביות אין כסף לזה, ואין אפשרות. ממשלת ישראל, אני מתחייב בשמה, ואם היא לא תעשה את זה, היא תפשע. יש לנו בהתחייבות וראש הממשלה נתן לי את המלה. אנחנו נעביר כסף ממשלת ישראל, לרשויות שבהן תהיה הסכמה לגבי הפרצלציה, לגבי החלוקה, ויהיה כסף לתכנון פרטי, כדי שמצוקת הדיור, אפשר יהיה לפתור אותה. כי לא ייתכן שבמקום אחד נגיד שאם יש ריבוי טבעי מייד עושים ובמקום שני סוגרים אותו. אזרחי ישראל הערבים צריכים להתפתח יחד עם אזרחי ישראל היהודים. נקודה שלישית היא לגבי ההשכלה הגבוהה. השקעתי 16 שנה, הטובות בחיי, בטרנספורמציה באוניברסיטת בן-גוריון. אני אומר לכם שאזרחי ישראל הערבים, לצערי, לא מקבלים את מה שמגיע להם. קודם כול, גם מבחינת האקדמיה, האקדמיה חייבת לפתוח יותר את השערים שלה לאקדמאים ערבים. הסטודנטים, יש מחסום, 7,000-6,000 סטודנטים יוצאים לירדן. אני לא רוצה שיצאו לירדן, אני רוצה שילמדו פה. יש מחסום. אתם יודעים טוב מאוד שמבחן ה-IQ, המבחנים הפסיכומטריים הם כולם מותני תרבות ספציפית. אספר לכם סיפור.

עבדתי פעם בקוריאה בבנק העולמי. הקוריאנים היו הכי גרועים במבחני ה-GRE בקבלה לאוניברסיטאות, ואז הם כולם התחילו להתאמן איך ללמוד את זה. לבתי-הספר הגבוהים בארצות-הברית, לסטנפורד, הרווארד ושיקגו, הקוריאנים הפכו להיות מקום ראשון ב-GRE, והם לא היו תלמידים כל כך טובים, הם למדו את השיטה. רבותי, חלק מהמשימות, עלינו עכשיו לתת את הגיבוי. אלה משאבים לא גדולים, יש אוכלוסיות אחרות שהתרבות שלהן שונה מבחינת ההטיה במבחנים האלה,

והדברים ישתנו. שאלו אותי אם אני בעד אוניברסיטה ערבית. באוניברסיטת חיפה יש 70% יהודים ו-30% ערבים. אני רוצה שבמדינת ישראל, המדינה של דוד בן-גוריון, של מנחם בגין, של יצחק רבין, תהיה אוניברסיטה ערבית, שיהיו בה 70% ערבים ו-30% יהודים, אני לא יודע אם היא תהיה בנצרת או בסח'נין, שהכול בה בנוי על מצוינות, על שוויון ועל שותפות. במה אנחנו נבחן את עצמנו בממשלה הזאת? אמר יפה סגן יושב-ראש הכנסת: תקציב. אם אני הייתי שר האוצר, והייתי בונה את תקציב 2010, הייתי בונה אותו אחרת.

בתוך שנת 2010 צריך לעשות את השינויים, בהתחלה, כי בארץ הזאת יושבים אנשים, וגם להתמקד במספר מקומות כדי שיהיה cluster של מצוינות, שאנשים מתחברים, כי אנשים הולכים, ופה הביקורת, למקום שיש בו ראשי רשויות טובים, למקום שיש בו סוכני שינוי טובים, וכשרואים הצלחה זה נותן תקווה לצעירים. הצעירים הדרוזים והצעירים הבדואים והצעירים הערבים שחוזרים הביתה, אם הדרוזים,

מגיעים בצבא לכול, אבל בתעסוקה הם לא נכנסים, הם כועסים, וכך הערבים, וכך הבדואים. ולכן זה לא רק צודק,

זה גם חכם, זה טוב ליהודים. הגיע הזמן שיהיה קמפיין, יצאתי לערים בארצות-הברית, המנהיגות היהודית בארצות-הברית הבינה את זה, והגיע הזמן שכך יהיה גם בתקשורת. בתקשורת מציגים את הערבים בצורה מאוד שלילית. זה לא סוד ששני חברי כנסת ערבים נבחרו כמושחתים.

כי הם מדברים ככה וככה, אז אמרו שהם מושחתים. מה הקשר שלהם לשחיתות? התקשורת הערבית צריכה לעשות אולי, ואני לא מומחה לתקשורת, היתה תקופה שהתקשורת האמריקנית התייחסה לשחורים בארצות-הברית בצורה איומה, והיו תוכניות כמו למשל המופע של ביל קוסבי. התחילו להציג. אצל הערבים יש מהנדסים ופרופסורים ועובדים נאמנים, ויש להם גם פושעים, לא כל כך הרבה כמו אצל היהודים, אבל יש להם גם פושעים. לכן, רבותי, הממשלה הזאת, ממשלת נתניהו, צריכה new deal בדרך של בן-גוריון ובדרך של רבין. ואני אומר לכם רק דבר אחד: מבחינתי, כשהוצע לי התפקיד הזה, עם כל המוגבלויות שלו, אני רואה בו שליחות. כמו שהגעתי לאוניברסיטת בן-גוריון ואף אחד לא האמין שיקרה משהו.

בבית הזה יש הרבה מאוד אנשים שהם לא ציניים. בתיאטרון הפוליטי יש ציניקה. זה אומר מפה לפה, אם נתאחד ונתחיל לבצע. מלה אחת, ברשותכם, על אחי הבדואים. הבדואים הם במצב סוציו-אקונומי אחד, במצב הגרוע ביותר. הם מזמן רצו שיחבקו אותם, אבל ממשלות ישראל לדורותיהן הזניחו אותם, לא שמו לב אליהם.

לכן הם מתיישבים בכל מקום, אין חוק וסדר, אבל מה הם יכולים לעשות שאין להם תעסוקה בכלל. נבחרו ראשי רשויות. אני אומר לך, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת, עשו שתי תוכניות הבראה לפי הספר, אנשים בוגרי אוניברסיטת בן-גוריון,

ידידי השר,

התוכניות האלה יושבות במשרד הפנים כבר חמישה חודשים. הם רצו לשבות. מפאת כבודי, פניתי אליהם וביקשתי שיחכו קצת, אני אנסה לגשר. פניתי לשר הפנים. שר הפנים אומר לי: ששר האוצר ייתן לי סידור לכל הרשויות. אני הולך לשר האוצר, הוא אומר: אני מוכן לעזור קצת לבדואים, אבל ששר הפנים יעביר לי את התוכניות. רבותי, אמרתי, אני לא חושב שככה מתנהלת מדינה מתוקנת.

וזה לא שייך לא לקדימה ולא לעבודה, הממשלה הקודמת התנהלה אותו הדבר, והממשלה הבאה תתנהל אותו הדבר, אם לא נשנה פה את השיטה. מה אני יכול להגיד לפאיז, ראש עיריית רהט, שהייתי אתו יחד בבאר-שבע, שהוא עשה את התוכנית והוא עובד והוא רוצה להתקדם? הוא לא מבין את הדברים האלה. הוא למד מהיהודים איך לעבוד, ועכשיו מה אומרים לו? תלך לפה, תלך לשם. אני הייתי רגיל למשטר שיש בעל בית. ולכן, רבותי, במאבק הזה אני נאבק בתוך הממשלה, כמו שיש אנשים אחרים שנאבקים בכנסת. המבחן הוא רק במעשים, כי התקשורת, במובן מסוים, שהיא כל כך חשובה, גרמה לדבר אחד מאוד מסוכן, ובזה אני רוצה לסיים, הדיקן, הגורו של היועצים האסטרטגיים בעולם, שמו קרל רוב. קרל רוב שבחר את בוש ואת כולם, לימד את ראובן אדלר, ואת איל ארד,

ואת כל מובילי דעת הקהל הישראלית, איך מנצחים בבחירות. דבר אחד שהוא לימד אותם זה מה זה כריזמה. אתם יודעים מה זה כריזמה? כריזמה, מבחינה אמפירית, זה חשיפה. ואז פתאום התברר שהדבר הכי חשוב זה רק להיחשף,

לא כמו שחינכו אותי כשגדלתי, שאנשים שמעשיהם גדולים ממילותיהם הם אנשים. הדבר הזה מסכן כל כך הרבה דברים, ופה אני אסיים, כי האמונה שלי היא שאנחנו נצליח, יהודים וערבים יחד, כשנעבוד יחד, וזה לא יהיה עסק של ימין ושמאל. אמרתי: בני בגין, שאני והוא חלוקים לחלוטין על חלוקת הארץ, הוא אתי בכל מקום שאני הולך, כי הוא ליברל ודמוקרט,

כמו אנשים אחרים. אבל איך אפשר בממשלה ששר האוצר אומר,

אני רוצה לסיים בנקודה אחת אחרונה. אני יודע שבן-גוריון לא היה נבחר היום, גם לא במפלגת העבודה בבאר-שבע, כי הוא לא דיבר ברור, הוא לא היה כריזמטי כל כך. אבל היה שר בממשלת גולדה, שהוותיקים זוכרים, שנחשב לשר הטוב ביותר בממשלה, שמו היה חיים גבתי. חיים גבתי היה שר החקלאות, ולא היה מדבר בכלל.

עכשיו אדוני עושה בחינות? אתה מתחכם אתי, דודו רותם? אני לא זוכר איזו ממשלה זאת, מאיפה אני זוכר.

אותו חיים גבתי אמר בישיבת הממשלה כמה משפטים. אמרה לו גולדה: גבתי, אמרת דברי חוכמה. ענה: דברי חוכמה, אבל למעלת שתיקה לא הגיעו. העשייה קובעת, והתקשורת צריכה לבחור את האנשים בסופו של דבר על-פי התוצאות שיהיו. לצערי אנחנו חייבים להשתמש בתקשורת, מפני שכריזמה exposure is, אחרת אנשים שרוצים להגיע למנהיגות לא יגיעו. אבל המבחן האמיתי הוא בעשייה, אם המדינה הזאת תתקיים, ועשייה זה יחד עם הערבים, זה יהודים וערבים, כמו שבן-גוריון התחיל, כמו שהמשיך במובן מסוים בגין, כמו שעשה בדרך גדולה רבין, וכמו שהממשלה הזאת, אם תלך בדרך הזאת, יש לה זכות קיום.

תביאו מנהיגות אחרת והיא תעשה את זה.

תודה. אנחנו רוצים להאמין שאדוני

יוכיח מעשים ולא רק תוכניות ודיבורים,

אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אני מזמין את ראשון המתדיינים על האי-אמון, חבר הכנסת יואל חסון, ואחריו, חבר הכנסת דודו רותם, ושישב קרוב ולא יפריע.

השר ברוורמן, לשמור לך את הניירות? אני לא הצצתי, ואני ודאי לא אקרא את זה פעם נוספת. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כפי שהתחלנו, באווירה מבודחת, נמשיך באווירה הזאת, ונגיד שהממשלה הזאת גורמת לנו לגחך, ולפעמים, אתם יודעים, ההבדל בין גיחוך לעצב, בין צחוק לבכי, הוא הבדל דק וקטן. שמעתי פה את השר ברוורמן מדבר על בנימין נתניהו, ממשיכם של בן-גוריון ורבין. אמרתי שהמבחן הוא הדרך. אתה אמרת: כמו בן-גוריון ורבין. יואל, תקשיב לי, אתה היית סטודנט ואני הייתי פרופסור.

מה שאני אמרתי, אמרתי שהמבחן של בנימין נתניהו, אם יצליח, זה ללכת בדרכו של יצחק רבין. אז בסדר, אני אלך עם מה שאמרת. אתה קובע, אבישי ברוורמן, שמבחנו של נתניהו זה אם הוא יצליח ללכת בדרכו של רבין.

ואני אומר לך שדני דנון קיבל פריחה עכשיו, כשהוא שמע את זה, והוא מאוד מוטרד, שלא לדבר על חברת הכנסת חוטובלי. עכשיו, זה בסדר. אל תדאג, הוא לא יהיה כזה.

אני אגיד לך מה קורה כאן. הרי נתניהו כל היום רץ בין כצנלסון לז'בוטינסקי,

כצנלסון לז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי לכצנלסון, והוא מסתכל בשולחן הממשלה ואומר: מאין יבוא לי האיום הבא? מה אני צריך להגיד היום כדי שלא כצנלסון או נציגיו ולא נציגיו של ז'בוטינסקי יקומו עלי. הרי יש כאן תוכנית עבודה ברורה של ראש הממשלה הזה, והיא הישרדות. איך הוא בכלל מסוגל לייצר ממשלה שברוורמן ובגין מסכימים בה? חוץ מדבר אחד שהם הסכימו עליו,

על זה הסכמתם. רק בדבר אחד אני ובני בגין לא מסכימים: על חלוקת הארץ. גם על זה הם לא הסכימו.

חבר הכנסת זאב נסים. תצטרך להוסיף לי זמן. אני אוסיף לך זמן. אתה לא בדיבור עכשיו. השר העיר, כי התייחסו לדבריו, אז בוא נמשיך. נדמה לי שאתה רשום פה בזכות דיבור. ברשות היושב-ראש וברשות האורחות הנכבדות שנמצאות כאן, וברשות חברי הכנסת, אני אגלה לך, השר ברוורמן, שיש מכנה משותף נוסף לך ולשר בגין, שניכם הסכמתם להיות שרים בממשלה גדולה מדי, שאין בה מכנה משותף אמיתי, וחוסר המכנה המשותף הזה הולך ומתרחב ומתגלה מיום ליום. אבל צריך להגיד בצורה אמיתית: יש לנו ראש ממשלה שהוא להטוטן. הוא להטוטן אמיתי, שמצליח בשמונת החודשים האחרונים, באמת, אמרתי לך, לנוע בין כצנלסון לז'בוטינסקי. הוא מצליח, ויכול להיות שזה יחזיק עוד כמה חודשים, אבל כולנו יודעים, כשאנחנו מסתכלים על להטוטנים, ואנחנו רואים אותם הולכים על החבל הדק, אם אנחנו מסתכלים עליהם, ודאי אם זה בטלוויזיה, ויש לנו אפשרות לעשות יותר זום, אנחנו מסתכלים על העיניים שלהם, על העיניים של אותם להטוטנים, אנחנו רואים פחד. אנחנו רואים פחד אמיתי, כי כל להטוטן פוחד מהגרוע מכול, הוא פוחד ליפול. ונתניהו הוא פשוט, וצריך לומר את זה, חברי לקואליציה וגם חברי הטובים באופוזיציה: נתניהו מבועת. הוא מבועת, הוא מת מפחד, הוא פוחד, הוא סופר את הימים שלו כראש הממשלה, כי קודם כול יש לו מטרה אחת: אני חייב להיות ראש הממשלה לפחות יום אחד יותר ממה שאהוד ברק היה. זה כנראה יהיה לו, אני ככה נותן לו את זה. כי, יש גבול.

ראש הממשלה הזה מפחד, הוא מפחד לקבל החלטות, הוא מפחד לנוע בכיסאו, הוא מסתכל בחשש ימינה ושמאלה, שלא ירגיז איזה שר או שותף שעלול בשנייה אחת להפיל את ממשלתו. ועל הפחד הזה אנחנו משלמים, כי המדינה הזאת תקועה. אני מצטער לומר לך, חבר הכנסת ברוורמן, שאני מאמין בכנות דבריך, אבל אתה תהיה עוד שר שיתאכזב, עוד שר שיגלה שהממשלה הזאת היא ממשלה שלא מסוגלת לעשות, כי מי שעומד בראשה הוא פחדן. וכשיש לך ראש ממשלה פחדן, כולנו רועדים מסביב. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת יואל חסון. אני מזמין את חבר הכנסת דוד רותם. עד שיגיע, אני רוצה לברך את קהל אלמנות צה"ל, ואני מאחל לנו ולכן הצלחה בהמשך היום שמחכה לנו. ברוכים הבאים. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, כן,

יואל חסון, ראש הממשלה נתניהו מבועת. אבל אתה יודע ששליח הציבור, ביום הכיפורים, כשהוא מתחיל את התפילה שלו, והוא יודע מה יש לו על הכתפיים, אומר: הנני העני ממעש, נרעש ונפחד. לפחד זה דבר טוב, להיות מבועת זה דבר טוב, משום שהאחריות על כתפיו של ראש הממשלה היא אדירה.

למה שעשו ראשי הממשלה של קדימה, אתה מבין, הם היו בלי פחד. אז מה אם מצביעי הליכוד נגד הגירוש? הם יעשו גירוש, מה יקרה? אז שדרות תחטוף "קסאמים" במשך כל כך הרבה זמן? נו, אנחנו נסתדר גם עם זה. אחר כך בא אהוד אולמרט, ומה הוא נתן לאבו מאזן?

כולל ירושלים, כולל הכול. ראש הממשלה הזה צריך, אני רוצה להזכיר לך שאתה תמכת בממשלה הזאת.

כשהוא נתן את המפה,

אני כבר הצבעתי נגד הממשלה. אני תמכתי בממשלה כל עוד היא עבדה בתנאים שלנו. ברגע שהוא נסע לארצות-הברית בשביל לקבל פוטואופ וכדי לשתות קפה, אנחנו אמרנו: עד כאן, ובאותו יום פרשנו מהקואליציה. שתי מדינות היום זה התוכנית שלך?

התוכנית שלי מאז ומעולם היתה חילופי שטחים ואוכלוסייה. אתה מצביע אמון בממשלה שאתה לא מאמין בה. חילופי שטחים ואוכלוסייה. בתוכנית, יש חלוקת ירושלים. חבר הכנסת חסון, חבר הכנסת שלמה מולה, שניכם הייתם כאן על הבמה.

אני רק מזכיר לו שבתוכנית של ישראל ביתנו יש חלוקת ירושלים. אתה מתחרה אתי עכשיו מי מדבר יותר מהר? חבר הכנסת שלמה מולה, היית פה על הבמה. מטופל ומכובד. דודו רותם, אל תדאג. תנו לחבר הכנסת להביע מה שהוא חושב. הוא בזכות דיבור. בבקשה, אדוני. אני אתן, את הזמן שהפסדת תקבל ממני. דיברתם על משא-ומתן מדיני. אתה יודע, זה דבר נורא חשוב. דיברנו גם על זה ששר החוץ אין לו, אתה נותן לו מתנות, חבר הכנסת מולה, כי אני מוסיף לו זמן. אני בעד שתוסיף לו זמן.

בבקשה. רק תגיד לי דבר אחד: במשא-ומתן מדיני, למה אתה מתכוון? תוכנית מופז לדבר עם ה"חמאס"? או תוכנית ציפי לבני שאסור לדבר עם ה"חמאס"? או תוכנית ביבי, שלא לדבר עם אף אחד.

תוכנית ביבי, לא לדבר עם אף אחד. תוכנית ביבי, לדבר עם מי שצריך. עכשיו תגיד לי דבר נוסף, אני אגיע גם לליברמן, אתה לא צריך להדריך אותו. לא הוא אומר לי, מה ליברמן,

או שיטת מאיר שטרית, לא בונים עכשיו בגילה?

יש לכם גישה אחראית כלשהי למדינת ישראל, או שכל מה שיש לכם זה רצון, שיישאר בגדר רצון הרבה זמן, הרבה זמן, להיות בשלטון? נתתי לך, אדוני, דקה תוספת. תודה רבה, אדוני.

אבל אני אשאל אתכם יותר מזה. החוק הביומטרי, יש לכם טענה על כך שאנחנו התנגדנו לחוק הביומטרי? אני מוכרח לומר לכם שעשינו טעות, היינו צריכים לתת למאיר שטרית, בקולות שלכם, להעביר את החוק הביומטרי, כדי שתושבי מדינת ישראל יראו מה אתם חושבים עליהם. לא היה קורה שום דבר, אלא אתם הייתם תומכים בחוק, למען ההגינות, חבר הכנסת רותם, לא כל מי שבקדימה היה בעד החוק. בקדימה היו מצביעים בעד החוק. לא כולם. לא כולם. מאיר שטרית לא היה מביא חוק שאתם לא תומכים בו.

עכשיו דבר נוסף, חבר הכנסת מולה, מכיוון שאתה תמיד צריך להזכיר את ליברמן,

בניגוד מוחלט לציפי לבני, לדליה איציק ולשאול מופז, ולכל המנהיגים שלכם, שכל מה שעניין אותם זה לנסוע בעולם ולהצטלם, ולקבל כל מיני פרסים וכבוד, ליברמן דואג למדינת ישראל. ולכן, מכיוון שליברמן אומר דברים שלא מוצאים חן בעיני נשיא מצרים, הוא לא ייתן לליברמן לבוא למצרים.

התענוג הגדול הזה לנסוע למצרים, קחו אותו אליכם. תודה, תודה.

תודה לחבר הכנסת רותם. אני מזמין את חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אם יהיה כאן. הוא ירד מהבמה, אז תירגעו. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אני רוצה להזכיר לך שהבטחת לי זמן שתיקה, אז אני מקווה שאני לא מוגבל בזמן. לא מוגבל בזמן זה אתה יודע איפה. יש לך זמן כמו לכל חבר כנסת.

אני אתחיל בפסוק מפרשת השבוע, שיהיה קצת מעניין. כשיעקב אבינו היה ישן, הקדוש-ברוך-הוא נגלה אליו, "והנה אדוני נצב עליו ויאמר אני אדוני אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק. הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך. ולאחר מכן: "ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה". ולאחר מכן הקדוש-ברוך-הוא הבטיח לו: "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך". ארץ-ישראל היא, לא רק בגלל ציונות הגענו לארץ-ישראל. המקום שלנו, אבותי ואבות אבותי הגיעו מתוך אמונה, והאמונה הזאת שורשה,

בתורת ישראל. הברית בין הבתרים. אני רוצה לומר לכם משהו, שמעתי שביום שישי שעבר, יואל חסון, חשוב שתדע, שלחתם כמה זקנות לשוק מחנה-יהודה, כנראה היחצניות של קדימה. אני הייתי שם, מה, אני זקנות? אתה היית שם. גם אתה. אז באמת הביקורת הרבה יותר קשה. מה שאתם לא עושים. אנחנו מגינים על אוכלוסיות, תשמעו לאיזו דרגה הגיעה קדימה. זה מה שאתה אומר על דליה איציק? תראו לאיזו דרגה. הם היו יחד סגני ראש העיר. עם הזקנים ואנשי השוק, תשמעו, תראו, ראש הממשלה התקפל. תראו איך הוא מתקפל. תראה איזה ראש ממשלה יש לנו. אתמול החליט על היטלי המים, היום הוא ביטל את היטלי המים. אני רוצה לומר לכם, מה, לא נכון? נכון מאוד, אבל זה מתוך עמוד שדרה, מתוך חוסן. החלטה. אני לא מבין. חברי הכנסת. אני רוצה לומר לכם מה ראש הממשלה שרון אמר בזמנו. את פרשת השבוע כדי להגיד לנו את זה. קודם כול, אני פותח בפרשת השבוע כדי שתדעו שאנחנו נמצאים פה היום בגלל אמונתנו, ולא בגלל הבחירות הדמוקרטיות, שאתה חושב. ושרון אמר, אני רוצה להזכיר לך: כולנו מקווים ומתפללים, לפני ההתנתקות הוא אמר את זה,

שהיום הזה ייזכר כיום שבו החל התהליך לנוע קדימה,

קדימה לא באה לעולם, אבל הוא אמר "לנוע קדימה", כנראה התכוון למפלגת קדימה, אל השלמתו לקראת המטרה של חיים בשקט, בכבוד ובשלום, של כל העמים במזרח התיכון. ואמר דבר נוסף: שנת 2005 החלה כשנת ההזדמנות הגדולה לכל עמי האזור, ועל כולנו לגרום לכך שההזדמנות הזאת לא תוחמץ. אני רוצה לומר שהיינו באמת באשליה,

אדוני, צריך לסיים. אבל מה קיבלנו? קיבלנו 8,000 "קטיושות".

הבטחת לי שלא תגביל אותי בזמן, ואני באמת שתקתי בזמן שכל החברים דיברו לפני. כשאתם מדברים על מדינה תקועה, אתם מדברים על ראש ממשלה פחדן, אני רוצה לומר לכם: לאן אתם רוצים לדהור?

חוכמה להתנתק מהנכסים הלאומיים של עם ישראל? אתה, שלמה מולה, למה פתחתי בפסוק? לומר לך שלנו אין זכות על ארץ-ישראל, אנחנו לא הבעלים של ארץ-ישראל. בורא עולם הוא הבעלים, והוא נתן לנו, ולנו אין רשות לוותר, מה גם, אני רוצה לדעת על איזו מדינה פלסטינית מדובר,

איך נחבר את עזה ליהודה ושומרון? איזה רכבת שדים תעבור מעזה ליהודה ושומרון ולקלקיליה? על איזו רשות פלסטינית? בראשותו של מי? של הנייה בעזה או שבאמת של עבאס, כמה שאתם סחטתם, ביהודה ושומרון? חבר הכנסת זאב, סיימת את המכסה שלך. אני מסיים. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, כולנו בעד השלום. אבל צריך לדעת עם מי עושים שלום, ומה המחיר של השלום. תודה לך. אני מזמין את חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, ואחריו חבר הכנסת אברהים צרצור. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת הנכבדים, אני רואה שעל סדר-היום זה הצעות סיעות קדימה ורע"ם-תע"ל חד"ש בל"ד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים,

מדיניות הדחיות בקבלת החלטות של נתניהו. אומנם כן, אני רוצה לומר שלמרות שאני חלק מהקואליציה אני באמת מבקש מראש הממשלה, כבר הגיע הזמן שיקבל החלטות. ההחלטה הראשונה צריכה להיות בנושא גיוס הבנות, שאנחנו מתנגדים לו באופן עקרוני, וזה מופיע בהסכם הקואליציוני, שלא ישנו את הסטטוס-קוו בלי הסכמת השותפים, אתה מצביע אי-אמון? ואני שותף, ואני מבקש שיכבדו את השותפות הזאת. אין שינוי בסטטוס-קוו, תצביע נגד. אני רוצה לומר לכל המאזינים: היה רב נכבד, גדול מאוד בישראל, ושמו הרב יצחק הלוי הרצוג, וחברו הרב עוזיאל, שני רבנים ראשיים "נאורים", מהסוג שכל הציבור מכבד, וגם אני מכבד אותם. הם הוציאו פסק-דין בזמנו נגד גיוס הבנות בצורה חד-משמעית. לא רק דתיות נגד גיוס בנות. סיפר הרב שמואל אהרן שזורי, מזכיר הרבנות הראשית, שבן-גוריון הרים טלפון לרב הרצוג ואמר, מה זה רבנים? אתם רבנים מטעם, איזה מין דבר זה? רב ראשי שיצביע נגד החלטות ממשלה? שאל אותו הרב הרצוג: אדוני ראש הממשלה, אתה מכיר את הנוסח של הברכה "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר יצר את האדם"?

אני זוכר שסבא שלי היה אומר את זה כמה פעמים ביום. הוא אמר, אז היצרן הזה, זה הוראות היצרן. מה אני אעשה? הוראות היצרן היא "כל כבודה בת מלך פנימה", ואין לבת ישראל להיות משועבדת או לקבל הוראות, אלא רק מההורים, ותו לא. זו אמונתנו, וזה היה בישראל במשך כל הדורות וכל הזמנים. עכשיו, לגופו של עניין, אני אומר לכם, אני לא מבין למה צריכים להביא את כל הסנקציות נגד הבנות עכשיו כשמתכוונים להצהרות כזב, כזו הצעה, של ישראל חסון, ואני מבין את ההצעה מנקודת ראותו, או הצעת הממשלה. יש חוק דיני עונשין על הצהרת כזב. המצהיר הצהרת כזב דינו שלוש שנות מאסר. זה נוגע לכל תחומי החיים, במסחר, חבר הכנסת מוזס, מה אחרת כאן ההצהרה לצבא? חבר הכנסת, היא אמת.

וגם בנות יישאו בנטל כמו שכולם צריכים לשאת. אז אני בעד, חבר הכנסת מטלון. יש לנו השקפות עולם שונות. עכשיו לא שעת שאלות לרב מוזס. אני מכבד את השקפות העולם שלך, תכבד את השקפת העולם שלי, אתה לא מכבד את שלי. אני מכבד. חיים, אני ממש מכבד, אתה לא מכבד את שלי. אתה יודע מה, אני מבין את השקפת העולם שלך. אני מבין את זה, ואתה מבין את שלי. אז אנחנו בסדר. חבר הכנסת מוזס, עברנו את הזמן? זה, א.

אני אתן לך משפט לסכם, ואל תנהל דו-שיח עם חברי הכנסת, אחרת לא תסיים. אני אומר לך, הם מאוד ללבי, אני אוהב לדבר אתם. אני מדבר במזנון, ואני מדבר גם כאן. אז תפגוש אותם. יש דיני עונשין, אני לא יודע בשביל מה צריך את כל ההצעות עם הסנקציות נגד הבנות האלה. אולי יקימו עכשיו בלילות שבת על יד הדיסקוטקים מלשינונים, להלשין מי הלך לדיסקוטק,

אני מציע להוריד את שתי ההצעות. הבית הזה יכול להתאחד בשלום ולחיות הלאה עם החוק שהתקבל לפני כמה שנים, ויהיה שלום על ישראל וגם בכנסת ישראל.

תודה לחבר הכנסת מנחם מוזס. אני מזמין את חבר הכנסת אברהים צרצור, ואחריו יהיה חבר הכנסת אורי אריאל. כבוד היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, חבר הכנסת מוזס, שמענו אותך, עכשיו תשב. וגם חבר הכנסת בן-ארי. אדוני שר התקשורת, אם הוא צריך אותך יש מקום למפגשים,

השר צריך להקשיב. בבקשה, אדוני. המודלים של האפליה, הגזענות, שממשלות ישראל אימצו מאז קום המדינה ועד היום הם מעניינים מאוד. אבל חלק מהמודלים האלה הם סמויים, ויש אחרים שאפשר לקרוא להם מודלים ברורים מאוד. ויש המודל המפורסם ביותר שהוא מודל האפליה הממסדית שממשלות ישראל, המשרדים השונים מיישמים הלכה למעשה את המדיניות הזאת של האפליה והגזענות. היות שנושא הדיון הוא מדיניות ממשלת ישראל הנוכחית כלפי האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, אני רוצה להתמקד רק בשתי דוגמות. הדוגמה הראשונה היא שלפני כמה שבועות שר הפנים פנה לוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת ישראל וביקש לקצר את כהונתה של הוועדה הממונה בעיר ערד. כפי שאנחנו יודעים, בשנת 2007 קיבל שר הפנים דאז החלטה לפרק את מועצת העיר בגלל שהמועצה הזאת לא הצליחה לאשר את התקציב. שנתיים לאחר מכן, בצורה פתאומית, פונה שר הפנים לוועדת הפנים ומודיע לוועדה הזאת שהוא החליט בצורה חד-משמעית,

לקצר את כהונתה של הוועדה הממונה ולערוך בחירות בהקדם האפשרי.

ארבעה ימים לאחר מכן, תשמעו מה שקרה, אותו שר פנים פונה לוועדת הפנים ומבקש את אישורה להצעת חוק שמפקידה בידיו את הסמכות המלאה, ללא כל סייג, להאריך את תקופתה של הוועדה הממונה במועצה האזורית אבו-בסמה. לצערי הרב, הצעת החוק הזאת עברה בוועדת הפנים, הונחה על שולחנה של הכנסת הזאת, ובשבוע שעבר היא אושרה בקריאה השנייה והשלישית, הצעת חוק שמפקידה בידי שר הפנים את הסמכות המלאה, ללא כל סייג, ללא כל תנאי, להאריך את תוקפה של הוועדה הממונה באבו-בסמה בלי שהוא התחייב אפילו להניח על שולחן ועדת הפנים דוחות שיכולים להצביע על מה שמשרד הפנים עשה כל הזמן כדי להכשיר את המועצה הזאת לבחירות בהקדם האפשרי. דוגמה שזועקת לשמים:

שר הפנים מבקש לקצר את כהונתה של הוועדה בערד, ומצד שני מבקש סמכות מלאה, ללא כל סייג, להאריך את תוקפה של הוועדה הממונה באבו-בסמה. זאת דוגמה אחת. דוגמה שנייה: הכנסת השבע-עשרה אישרה ברוב מעניין מאוד שני חוקים שבאו כדי לפרק שתי עיריות תחת הכותרת "איחוד עיריות" האחת היא כרמל והשנייה היא שגור. הכנסת הזאת אישרה ברוב מעניין את פירוק העיריות האלה, ולפני כמה חודשים נערכו בחירות בכל הכפרים שהיו חלק משתי העיריות האלה. עכשיו אנחנו עומדים בפני מצב דומה. יש הצעת חוק שנפלה בקדנציה שעברה, והיום מונחת על שולחן הכנסת, ופתאום ממשלת ישראל מקבלת החלטה לא לתמוך בהצעת החוק הזאת.

משפט מסכם. ריבונו של עולם, איך אפשר שמפלגות שתמכו בפירוק העיריות בקדנציה שעברה, היום עומדות איתנות וחזקות, עם ראש מורם,

נגד הצעה שבאה לעשות צדק ושוויון, כפי שקרה בקדנציה שעברה? אני חושב שסוג של אפליה, של גזענות כזאת, אי-אפשר לקבל, והדעת אינה סובלת.

תודה לחבר הכנסת צרצור. אני מזמין את חבר הכנסת אורי אריאל, ואחריו, חבר הכנסת מוחמד ברכה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראשית אני מבקש לומר שלום וברוכות הבאות לאלמנות צה"ל שנמצאות אתנו, ויהיו אתנו, בעזרת השם, כשנחוקק את החוק הראשון אחרי האי-אמון ונאשר אותו, שלא תיפגענה זכויותיהן ונעשה אתן צדק. חזרה לאי-אמון. סיבות רבות, אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, להביע אי-אמון בבנימין נתניהו. אתה יודע בוודאי, אדוני השר, שראש הממשלה הנחה שלא לבנות בירושלים, במזרח-ירושלים, לשם דיוק, בגדר מה שאומרים כל חתן וכל כלה, "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני". נתניהו לא שכח, הוא הנחה שלא לבנות. אתה בלי ספק יודע, כמו שאר חברי הבית, כמו שסגן שר הביטחון יודע, וחברת הכנסת יחימוביץ יודעת, ששר הביטחון הנחה שלא לבנות כיתות לימוד, גני-ילדים ומעונות לילדים ביש"ע. זה סוג חדש של התעללות, סוג חדש של התעמרות, אבל אתם שקטים, הכול בסדר, ברוך השם. לא לא לבנות בתים, וגם על זה דעתי ידועה, עכשיו כבר לא בונים גני-ילדים, סגן שר הביטחון, וזה אצל שר הביטחון אהוד ברק. אתם יודעים ודאי שלא בונים מבני ציבור, לא מבני דת, כי לשר הביטחון יש סדר-יום פוליטי משלו, והוא צריך לרצות את חבר הכנסת דניאל בן-סימון. ולכן, אולי בזכותך, לא ייבנו גני-הילדים, גם לא בתי-הכנסת, כי האזרחים הללו טובים רק בשביל להיהרג במלחמות. הם לא טובים בשביל לקבל שירותים. אבל אולי, אולי אתה חושב אחרת, ואולי תפעל אצל שר הביטחון שהדבר לא יקרה.

אני תולה בך תקוות. אבל על כולנה מאפיל היום מה שמופיע בחדשות, בכל כלי התקשורת, מה שקרוי בטעות "עסקת גלעד שליט", אבל בעיקרה זו שערורייה של שחרור מחבלים רוצחים במאות, ואין שום קו אדום, וראש הממשלה פועל בניגוד מוחלט לוועדת-שמגר, שברק מינה, ואיננה מפרסמת את מסקנותיה, והוא מנצל זאת לרעה, כאשר ידוע לו שרבים מהם, עשרות אחוזים מהם, חוזרים לטרור. 180 אזרחים במדינת ישראל נרצחו בידי מחבלים שהיו בכלא הישראלי ושוחררו בעסקות שונות. אני מסיים תיכף, בתוך חמש-שש דקות. לא טוב? מצוין, אבל, טוב, אני אקצר. משפט סיום. האלטרנטיבה, כאשר שואלים, אז מה יהיה, אין אלטרנטיבה? יש אלטרנטיבה. בזה אני אסיים, לבקשת היושב-ראש. האלטרנטיבה, מכובדי סגן שר הביטחון, היא להניף את המנופים, להפסיק את העברות הכספים מישראל ל"חמאס", להפסיק את המים, להוציא דברים אנושיים, שעה ביום, להפסיק את זרם החשמל, להפסיק את העברת התוצרת החקלאית, וכן הלאה. אבל אתם, הייתי אומר כמעט: כדרככם, בורחים, בורחים בג'יבריל, בורחים בלבנון, בורחים בעזה ובורחים גם הפעם, ומביאים סכנה על אזרחי מדינת ישראל. יש לכם זמן להתעשת, שרי ישראל, ממשלת ישראל, ולא לאשר את עסקת הדמים הזאת.

תודה לחבר הכנסת אורי אריאל. אני מזמין את חבר הכנסת מוחמד ברכה. אחריו, חבר הכנסת חיים אורון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הקשבתי לדבריו של השר ברוורמן, שענה על הצעת האי-אמון שלנו, והוא אמר הרבה דברים בלהט ובפתוס שיכולים לעורר תקוות שמא משהו קורה בממשלה הזאת בכיוון של שוויון ובכיוון של תיקון עיוותים שנמשכים זה עשרות בשנים נגד האוכלוסייה הערבית, אבל צדו את אוזני כמה מלים, הוא אמר שראש הממשלה נתן את מילתו, נתן את מילתו לקדם וכן הלאה וכן הלאה. עדיף לו לא היה אומר את זה, השר ברוורמן, כי מילתו של ראש הממשלה היא לא מלה. יש לו שתי מלים, לדעתי, שהוא מחויב להן, לתחזק את הממשלה הימנית הקיצונית ואת האידיאולוגיה הקיצונית שהוא דוגל בה, והדבר השני הוא לשעבד את המשק ואת הכלכלה להון הגדול, תוך רמיסת הזכויות החברתיות של הציבור המוחלש במדינת ישראל, אם זה ערבים ואם זה יהודים. אלה שני העקרונות שלהם הייתי מאמין שראש הממשלה נתן את מילתו, ובעניינים האלה מילתו היא מלה. בכל השאר המלה היא לא מלה, להיפך, יש מלה והיפוכה. וזה בא לידי ביטוי בכל התחומים החברתיים, החל בהקפאת מס הבצורת ומול זה העלאת מחירי המים ב-40%, וכלה בסל הבריאות, וכמובן העניין של שוויון האוכלוסייה הערבית, שסובלת מאפליה

אני לא תולה תקוות רבות בממשלה שתגשר על הפערים, אבל את המינימום המתבקש מהיותה ממשלה של כלל האזרחים היא צריכה לעשות. רשויות מקומיות עומדות לפני קריסה, או בעצם מידרדרות, באמצע המדרון, עד לתהום העמוקה, ושר הפנים הוא שר לכל דבר חוץ משר הפנים. השירותים החברתיים עדיין מדשדשים באותו בור. רק בשבוע שעבר היה לנו דיון עם שר הרווחה, אנחנו עדיין מדברים על הבטחת משרדים למיעוטים, לקבלת קהל של הביטוח הלאומי, בשני מקומות מרכזיים בקרב האוכלוסייה הערבית, גם בשפרעם וגם בנצרת. אנחנו עדיין שם. ולכן לשר ברוורמן, שבישר לנו שראש הממשלה נתן את מילתו, אני אומר: מילתו היא לא מלה,

ההיפך הגמור ממה שמובטח, והמדיניות של הממשלה היא מכשיר להעמקת האפליה, ההדרה והמתקפה האנטי-דמוקרטית והאנטי-חברתית על הציבור הערבי ועל השכבות החלשות בכלל במדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת ברכה. אני מזמין את חבר הכנסת חיים אורון. אחריו, חבר הכנסת אורי אורבך.

יש לי בקשה מחברי הכנסת ומאלה העוזרים בצדדים: אלה שמדברים, המקום הוא לא כאן. אנחנו שומעים אתכם עד כאן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו עולים כאן לדוכן מדי יום שני במשהו שנראה כמו איזה חזרה, תוכנית חוזרת, שבוע אחד אנחנו עוסקים בנושאים חברתיים, שבוע אחד אנחנו עוסקים בנושאים המדיניים, שבוע אחד עוסקים בנושא המגזר הערבי. אני רוצה בראשית דברי לומר, אני רואה קשר מאוד-מאוד הדוק בין הדיון בנושאים המדיניים ובמעמדו של המגזר הערבי במדינת ישראל. יש מי שהקשר הזה משמש מבחינתו תירוץ: עד שלא ייגמר הסכסוך אין אפשרות להגיע לשוויון עם המיעוט הערבי. אני לא מקבל את הטענה הזאת, גם אם אני יודע, אדוני היושב-ראש, שבטענה הזאת יש מידה לא קטנה של אמת. אבל ההוכחה הכי גדולה עד כמה אין בה אמת היא אתה ובני עדתך, אין סכסוך עם הציבור הדרוזי. לא רק שאין סכסוך, הציבור הדרוזי הוא אחד הציבורים היותר-מחוברים, היותר-שותפים, היותר-נושאים בנטל. בואו נסייר ביישובים הבדואיים, בואו נבחן, ידידי השרים, את מעמדן של רשויות הבדואים. בוא נבקש מהשר שמכיר טוב את הצפון לבוא ולראות אתנו, אם באמת יש הבדל מהותי, או שהקיפוח הזה, של המגזר, חוצה את כל החלקים בתוכו, משום שהוא בעצם מבטא משהו הרבה יותר עמוק. יש להם גן-עדן. כל הזמן מדברים על קיפוח, אולי תפסיק להפריע? חבר הכנסת נסים זאב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בצורה החיובית, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אתה בא מבחוץ, אתה לא יודע על מה מדברים, ומתחיל להתערב בשיחה. לא מתאים לך. מתאים לו מאוד. נתתי לו ציון.

אתה נתת ציון, גם אני נתתי ציון. אני אתן דוגמה מתחום שאני מכיר מקרוב. ממשלת ישראל הקודמת הקימה ועדה להתמודד עם אחת השאלות היותר-קשות במגזר, בעיית הבדואים בנגב. ועדת-גולדברג. בראשותה עמד שופט. החברים בה היו אנשים מאוד מרכזיים ומאוד משמעותיים. הוועדה הזאת גישה שורה של הצעות, שלא צריך לקבל את כולן בבחינת ראה וקדש, אבל היה בהן בכמה תחומים שינוי מהותי לעומת המדיניות הקיימת. זה שנה פועלת ועדת יישום, שממה שאני קולט,

שוחקת את ההמלצות, כי ההמלצות נראו יותר מדי מרחיקות לכת. מה יקרה אז? אדוני השר לשעבר,

גם אתה מכיר את הנושא הזה. הבעיות ילכו ויעצימו עד כדי חוסר פתרון במקרים רבים מאוד. ההוצאות יהיו פי כמה וכמה יותר גדולות, ובעיקר מה שמונח על סדר-היום, תחושת האי-שוויון והקיפוח, כמדיניות, הולכת ומתעצמת. למי יש אינטרס בזה? את מי זה משרת?

אותה הרגשה שכאילו זה שם, בנגב.

הנגב התקרב,

אני חי שם כל חיי, הנגב התקרב מאוד. הוא לא שם, הוא פה, וזאת רק דוגמה אחת, ויכולתי להוסיף דוגמאות נוספות.

מה לעשות, אדוני היושב-ראש, אני יכול מאוד להתרשם גם ממידת הרצון וגם ממידת ההתרגשות וההתלהבות של השר אבישי ברוורמן, אבל לצערי הרב, אני זוכר את תוכנית 4 המיליארדים,

ודאי. מה יצא ממנה, ואת ההצהרות, ומה יצא מהן, וכשבאים לחג או לחפלה במגזר אומרים, וכשבאים ליישובים שלכם מדברים על קשר דמים. עזבו אותנו מקשר דמים, עזבו אותנו מחפלות במגזר. בואו נעשה את הדבר הבסיסי שמתחייב מאתנו. פעם ראשונה אחרי 2,000 שנה אנחנו רוב, ואנחנו נכשלים בהתמודדות עם השאלה איך אנחנו מתנהגים עם המיעוט כאשר אנחנו רוב. תודה לחבר הכנסת חיים אורון. אני מזמין את חבר הכנסת אורי אורבך, ואחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ביקרנו עכשיו, סיעת הבית היהודי, בקבר רחל שבדרך אפרתה, וביישוב אפרת עצמו, ונזכרתי בדברים שאמר

רק בסוף השבוע, שהכור בדימונה, המבנה שלו מזכיר את קבר רחל. אני חושב שהנשיא פרס ביקר בדימונה, אבל מזמן הוא לא ביקר בקבר רחל, משום שמה שמסביב לקבר רחל זה אולי מה שיש בתוך הכור בדימונה עמוק, זה נראה כמו בונקר שלם, וקבר רחל, במבנה המוכר, והאהוב והיפה, מוסתר בחומות ובחומות על חומות, עד שאתה לא יודע אם אתה ממש בעומקו של בסיס צבאי סודי ביותר או שאתה במקום שבו היהודים התפללו כל כך הרבה שנים. הצעת האי-אמון של סיעת קדימה מדברת על מדיניות הדחיות בקבלת החלטות של בנימין נתניהו. בנימין זה גם, זה בנה של רחל אמנו, עליה השלום, ואני לא רואה מדיניות של דחיות. למשל העניין של הקפאת הבנייה ביישובים, ששמענו על זה עכשיו באפרת, בגבעת-הדגן, אני לא רואה שום דחייה בקבלת ההחלטה. מישהו החליט במשרד הביטחון אולי ראש הממשלה, שלא לבנות. אני לא רואה מדיניות של דחיות בבנייה בירושלים. אני רואה שלא בונים בירושלים. בירושלים המאוחדת לא בונים. לא מכרזים, לא בנייה. מדברים פה בכנסת, פה, על הדוכן הזה, על שתי מדינות לשני עמים, כאילו מדובר באיזה טיול של אחר-הצהריים, וכולם מהנהנים, או לא מהנהנים, אבל מעייפות, והשתיקה מתפרשת כהודאה. אז הנה הודעה: אנחנו לא מסכימים לרעיון שתי המדינות לשני העמים. אנחנו לא מסכימים להקפאת הבנייה בירושלים. אנחנו לא מסכימים לשום הקפאת בנייה, ודאי לא בגושי ההתיישבות, ובמדיניות של הקפאה בירושלים ובגושי ההתיישבות, במדיניות שכזאת אין לנו אמון, אבל בנתניהו עצמו, כראש הממשלה, ובממשלת הליכוד, יש לנו אמון, ואנחנו מרגישים שמותחים את החבל הזה, של האמון שלנו, שהוא אמון ושותפות בממשלה הזאת, בראשות נתניהו, מותחים אותו עד שהוא חלילה עלול להיקרע, כי המדיניות הזאת של הליכוד אינה המדיניות שעליה הוא נבחר, נכון, גם הם יעזבו? שלושת הכ"פים, כץ, כחלון ועוד כץ. חבר הכנסת כץ, אתה צריך לעזור לו, נדמה לי. אני רוצה לעזור לו, שגם הם יודיעו שהם עוזבים. הם יפרשו? זה מה שנקרא כ"ף הדמיון, הם לא יפרשו כל כך מהר. גם הם מרגישים שותפים, והם שותפים. אבל מה בדבר עקרונות? אבל אני קורא לחברי בליכוד, לשותפינו: אנחנו שותפיכם בממשלה, תגידו לנתניהו שהאמון שלנו בנתניהו שריר וקיים, אבל די למדיניות ההקפאות בירושלים, בגושי ההתיישבות ובארץ-ישראל כולה.

תודה לחבר הכנסת אורי אורבך. אני מזמין את חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, וצריך לוודא שהיא כאן. היא כאן.

כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, את מדיניות האפליה נגד הציבור הערבי לא המציאה הממשלה הנוכחית. היא מכהנת מספר מועט של חודשים ובאמת ובתמים אי-אפשר להאשים אותה במצב הקיים. אפשר להאשים אותה מקסימום

לא התחילה בשום תוכנית רצינית כדי לשנות את המצב. המהנדסת והמתווה של מדיניות האפליה היתה מפלגת העבודה בגלגוליה הקודמים, מפא"י ויורשי מפא"י. הם יצרו מצב שקשה מאוד לתקן אותו, אני לא אומר שזה קל, והפכו את האפליה ל-built in. הפרדוקס הוא שאנחנו ציפינו שדווקא הליכוד יתקן את המצב. למה ציפינו שדווקא הליכוד יתקן את המצב בכל הקשור לזכויות אזרחיות, לעניינים כלכליים, לחינוך ולתקצוב? כי האידיאולוגיה של הליכוד, אם אני אקח אותה ברצינות, היתה שהם בעד שוויון אזרחי. יש ויכוח מר וקשה בכל הקשור לעניינים הלאומיים, אבל לפחות בפן האזרחי הם אמרו: אנחנו לא מפא"י. ככה הצהירו ראשי המפלגה, יורשיו של ז'בוטינסקי, ככה דיברו, אבל בעניין הזה, כבוד היושב-ראש, הם נעשו מפא"יניקים. הליכודניקים, בכל הקשור למדיניות כלפי הציבור הערבי, הם מפא"יניקים גמורים. הם לקחו את הירושה ולא עשו שום דבר כדי לתקן את המצב. יכולים חברי כנסת מהליכוד לדבר הרבה על זה שהם שונים ממפלגת העבודה וממפא"י ההיסטורית בהרבה דברים, אבל בעניין האפליה נגד הציבור הערבי הם מפא"יניקים גמורים, ואני מדבר על מפא"יניקים במובן הרע של המלה. לא שמעתי, לא ראיתי ולא קראתי על שום תוכנית או שום צעד שעשו ממשלת הליכוד הנוכחית וקודמותיה בשונה ממדיניות מפא"י הקלאסית, למרות שאפילו בשנות ה-50 הם התנגדו למדיניות מפא"י והיו נגד הממשל הצבאי. הם אמרו: בכל הקשור לעניינים אזרחיים, אנחנו לא מפא"יניקים. המצב הנוכחי שבו חי הציבור הערבי, אני חייב להגיד דברים בשמם, הוא מצב של אפרטהייד כלכלי. אין תחום בתחומי החיים, חקלאות, תעשייה, חינוך, יש מצב של אפרטהייד כלכלי-חברתי. אומרים שיש שתי מדינות, אבל אני חושב שהמצב הוא של אפרטהייד כלכלי, ואת זה חייבת הממשלה הנוכחית לתקן, כי היא אומרת שהיא רוצה שוויון. אם אתה אומר משהו, עמוד מאחורי דבריך ואל תהיה מפא"יניק. תודה לחבר הכנסת זחאלקה. אני מזמין את חברת הכנסת ציפי חוטובלי. בבקשה. נא לצלצל.

אוקיי, אני לא בקואליציה. יושב-ראש צריך לוודא שכולם יהיו פה. יש לי הזדמנות שכולם יהיו פה. אתה חייב להיות אובייקטיבי, אדוני היושב-ראש. כל הזמן. בבקשה. נא לשבת. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי באופוזיציה, חברי קדימה, אני בהחלט משתתפת בצערכם. קשה להיות באופוזיציה, אבל לזכותכם ייאמר שזה מוציא מכם פרץ יצירתיות בלתי נדלה של שלל תוכניות, שאין לי מלה אחרת לתאר אותן, חוץ מהזויות. חברת הכנסת חוטובלי, רק רגע. חברי חברי הכנסת, נא לשבת במקומות. סגן השר ליצמן. אלה שעומדים, אנחנו לא נמשיך עד שישבו. נא לשבת. נא לשבת.

אדוני היושב-ראש, קשה מאוד להיות באופוזיציה. אני רוצה שהחברים שלך מהקואליציה ישבו ויאזינו לך. זה מותיר יותר מדי זמן והזמן הזה כנראה מייצר סוג של הזיות, שמייצרות כל מיני תוכניות וירטואליות לשלום. ראה תוכנית מופז. אולי צריך לדבר עם ה"חמאס"? קמים בבוקר בקדימה ושואלים את עצמם חלק מהחברים, ואז משיבה היושבת-ראש שהכול נפלא, כאילו המורשת שהשאירו לנו כל כך נפלאה. אני אומרת לחברי קדימה: כנראה שגם הזיכרון נמחק כשיושבים באופוזיציה, כי אם היה לכם קצת זיכרון, אפילו קצר, הייתם זוכרים שהיושבת-ראש שלכם, ציפי לבני, נפגשה כל שני וחמישי עם אבו עלא וראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, נפגש כל שני וחמישי עם אבו מאזן. ואיזה שלום נפלא יצא לנו מזה? אני אגיד לכם מה יצא לנו מזה. יצא לנו מזה דוח גולדסטון. במקום לעסוק בהסברה בין-לאומית הפקרתם את החשיבה ואת העמידה על העקרונות הישראליים. אני ממליצה לכולכם לשאול את חבר הכנסת נחמן שי על הזיכרונות שלנו מהביקור בלונדון. משלחת חגיגית של הכנסת יצאה לפני שבועיים ללונדון, וראינו את נזקי ההסברה האדירים של מפלגת קדימה. אפילו הדבר הלגיטימי ביותר, כמו מבצע "עופרת יצוקה", שבא להגן על יישובים בגבולות "הקו הירוק", הפכתם אותו ללא לגיטימי. רק רגע, חברת הכנסת חוטובלי. חברי הכנסת, השרים, אנחנו לא נמשיך. שר החוץ ושר התחבורה, נא לשבת. חבר הכנסת אקוניס, אני לא רוצה לעשות סכסוך בינך לבין הקולגה שלך. אתה לא יכול להפריע לה כל הזמן. נא לשבת במקום שלך. אני עם יושבת-ראש הסיעה שלי.

הוא רגיל לעמוד שם. הוא רגיל לעמוד שם. נא לשבת במקום שלך. השרים, אני מעיר גם לכם. שר האוצר, נא לשבת. השר ברוורמן, כאילו אתם לא נפגשים, רק פה? שבו בבקשה. שבו. בבקשה, גברתי. כשמדינת ישראל עומדת מול העולם וממשיכה לשחק בנדמה לי שהמציאה האופוזיציה, כאילו שאם נאמר שתי מדינות לשני עמים פתאום יפרוץ השלום במזרח התיכון, כאילו שכחנו שאבו מאזן סירב פעם אחר פעם לקבל את הרעיון של חלוקת הארץ, כאילו אולמרט לא הציע 93% מהשטח וקיבל סירוב חד-משמעי, כאילו לא עמדנו בפני התרחיש הזה פעם אחר פעם, ופעם אחר פעם הפלסטינים דחו את ההצעות. אדוני שר הפנים, סגן ראש הממשלה, כל עם ישראל רואה אותך. כי הוויכוח בינינו לבין הפלסטינים הוא לא על 67', הוא על 48'. ביבי שלך הסכים לזה. הגיע הזמן שנגיד את זה בקול רם. חבר הכנסת חסון, אתה מאוד פעיל היום.

חבר הכנסת חסון, עוד מעט תבוא השעה הגדולה שלך, למה לא נסיים את העניינים? כל מי שמנסה להמשיך ולתחזק את משחק האשליות, משחק הנדמה לי שלנו ושל הרשות הפלסטינית, שלא משנה מי עומד בראשה, הם תמיד יסרבו לכל הצעה ישראלית, למה נתניהו במשחק הזה?

כל מי שמתחזק את התפיסה הזאת שוחק את העקרונות שלנו. תגידי את זה לראש הממשלה שלך. והתוצאה היא שמדברים אתנו על ירושלים, מי שמע כאבסורד הזה שמדברים אתנו על בנייה בגילה? זאת התוצאה, בונים בגילה. של העובדה שראש הממשלה שלך הציע לחלק את ירושלים. שחקתם את עקרון היסוד הבסיסי ביותר. אפילו ירושלים אצלכם היתה למכירה. אתם מפריעים לה, ואני לא אפסיק אותה. כל זמן שתפריעו לה, לא אפסיק אותה. ולכן קיבלנו מציאות שבה אפילו בגילה מדברים אתנו על הפסקת בנייה. חברים, בהזדמנות הזאת יש לי דבר אחד חשוב לומר היום: יושבות אתנו כאן אלמנות צה"ל. אני רוצה לברך את כנסת ישראל, את חברי לסיעה חבר הכנסת חיים כץ, את חבר הכנסת אורי אריאל, את שר הביטחון אהוד ברק, את כל מי שעסק במלאכה החשובה הזאת, הצעת החוק שתאפשר לאלמנות צה"ל להינשא בשנית, להקים משפחה חדשה ולא לאבד את התגמולים. אני רוצה לברך את כל מי שעסק בבית הזה בקידום הצעת החוק הזאת, ולברך את אלמנות צה"ל, שתזכו להקים משפחות בישראל ולקבל את כל מה שמגיע לכן מהמדינה, כי נתתן לה את היקר לכן מכול. הבית הזה אתכן ביום החשוב הזה. תודה רבה לחברת הכנסת חוטובלי. רבותי חברי הכנסת, נא לשבת. השר יצחק כהן, נא לשבת. אדוני שר החינוך, אדוני סגן ראש הממשלה, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעות. כרגע אנחנו מצביעים על הצעת האי-אמון של סיעת קדימה, הצעתה להביע אי-אמון בממשלה בנושא מדיניות הדחיות בקבלת החלטות של נתניהו. זאת הכותרת. רבותי חברי הכנסת, מי בעד האי-אמון? מי נגד? נא להצביע.

אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 29 בעד, 58 נגד, שני נמנעים, הצעת האי-האמון של סיעת קדימה לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת האי-אמון של סיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד להביע אי-אמון בממשלה בנושא: מדיניות האפליה והקיפוח של הממשלה כלפי הציבור הערבי והשלכותיה. רבותי חברי הכנסת,

מי בעד האי-אמון? מי נגד?

הצעת סיעות חד"ש רע"ם-תע"ל בל"ד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 24 בעד, 59 נגד, אין נמנעים. הצעת האי-אמון של סיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. רבותי, אדוני ראש הממשלה, רבותי השרים, חברותי וחברי חברי הכנסת, על סדר-היום עולה עכשיו

שאם וכאשר יתקבל ברוב יתקן עוול שהלאום עשה כלפי נשים יקרות, אלמנות צה"ל, אשר מלבד האסון שפקד אותן ואת בני משפחתן, נגזרה גזירה שאם יתחתנו בשנית תימנע מהן קצבת אלמנה. רבות נמנעו מלהתחתן שנית, גם כאשר מתוך אבלן יכולות היו למצוא נחמה מלאה. תבוא על הברכה, אדוני ראש הממשלה, ממשלת ישראל, שהחליטה להסכים ליוזמת החוק, אדוני שר הביטחון, אדוני סגן שר הביטחון, אשר עמל ופעל רבות לעניין זה, וחברי יוזמי החוק, אורי אריאל, יואל חסון ואיתן כבל. אני מזמין את יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה להציג את הצעת החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, אלמנות צה"ל שיושבות ביציע, לפחות לכבודכן באתי בחולצה לבנה. לכנסת הגעתי רק בהשבעה שלי בחולצה לבנה. כאשר ביקשתי מראש הממשלה בנימין נתניהו תמיכה לתפקיד יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, היתה לי הרגשה שדרך הוועדה תהיה לי היכולת לעזור לציבורים שונים במדינת ישראל. ואכן, כאשר ראיתי את כל הנושאים המונחים על שולחן הוועדה, הבנתי כי נפלה בחלקי הזכות לתקן את העוול ההיסטורי שנגרם לאלמנות צה"ל. בשביל נושאים כאלה בדיוק רציתי להיות יושב-ראש הוועדה. מאז הכנסת הארבע-עשרה, ויכול להיות שלפני, שבה הניח חבר הכנסת מאיר שטרית הצעת חוק בנושא, בכנסת השש-עשרה הניח חבר הכנסת אורי אריאל

ובאותה כנסת הניחו גם חברי הכנסת נעמי בלומנטל ועמרם מצנע, ובכנסת השבע-עשרה הונחו שש הצעות חוק בנושא, שלוש מהן מוזגו, והיתר, של חברי הכנסת אורית נוקד, אברהם רביץ, זיכרונו לברכה, וחבר הכנסת זבולון אורלב, שיזכה לחיים ארוכים, ועוד רבים אחרים הניחו עוד הצעות חוק רבות, שאילתות, שלא הבשילו כדי סיום חקיקה. כמו כן, במליאה היו אין-ספור דיונים. ואכן, כאן המקום להודות לחברי הכנסת אורי אריאל, יואל חסון ואיתן כבל, שהניחו את הצעת החוק בכנסת השבע-עשרה, ונתנו לי, כיושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ולצוות הוועדה, את האפשרות לסיים אחת ולתמיד את הפרשה הכואבת הזאת. ב-13 ביולי 2009 דנה הוועדה בראשותי על החלת דין רציפות על החוק. ב-28 ביולי 2009 אישרה המליאה את החלת דין הרציפות והעבירה את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. ב-12 באוקטובר 2009 החל כנס החורף

הכנסת, וב-3 בנובמבר, בתוך שלושה שבועות, הסתיים רצף דיונים סוערים, רגשיים ובלתי מתפשרים, שבסיומם אישרה הוועדה שבראשותי את הצעת החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. אני מתכבד להציג לפניכם את הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס'

התש"ע 2009, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, התש"י 1950,

כי אלמנה שנישאת מאבדת את זכאותה לתגמולים לפי החוק. הוראה זו מביאה לידי כך שאלמנות רבות נמנעות מלהינשא מחדש ולשקם את חייהן. ההוראה גם יוצרת אפליה בין אלה שבחרו בחיים עם בן-זוג ללא נישואים לאלה שמנועות, מטעמים דתיים, מלעשות כן. כידוע, קיימות גם אלמנות שבוחרות להינשא כדת ולא כדין, כדי שלא לאבד את זכאותן לתגמולים. בהצעת חוק זו מוצע לתקן את העוול שהחוק יוצר היום כלפי אלמנות שאיבדו את היקר להן מכול בהגנה על המדינה, ולקבוע כי אלמנה שנישאת מחדש תהיה זכאית לאותם תגמולים והטבות שקיבלה טרם נישואיה. הוראות אלה יחולו על יתר כוחות הביטחון, כגון המוסד,

המשטרה ושירות בתי-הסוהר, וכן על נפגעי פעולות איבה. החוק המוצע יחול גם על אלמנות שנישאו לפני יום תחילתו של החוק, ואולם הן יהיו זכאיות לתגמולים מיום התחילה ואילך. חברי הכנסת, ניצבת לפנינו האפשרות לעשות צדק היסטורי עם אלמנותיהם של חללי מלחמות ישראל. מדינת ישראל שלחה את יקיריהן לשדה הקרב, והם חירפו את נפשם בהגנה על המולדת. חלה חובה מוסרית מהדרגה הראשונה על כל אחד ואחת מחברי וחברות הכנסת לתמוך בהצעת חוק זו, ולאפשר לאלמנות צה"ל להינשא מבלי לאבד את זכאותן לקצבאות, ובכך לשקם את חייהן וחיי ילדיהן. אני רוצה לברך פעם נוספת את חברי הכנסת אורי אריאל, יואל חסון ואיתן כבל, שיזמו את הצעת החוק הזאת. אני רוצה גם לברך את חברי הוועדה על כך שעמדו לצדי, חברי קואליציה וחברי אופוזיציה כאחד, ונרתמו לקידום מטרה נעלה שחוק זה בא לקדם. תושבי המדינה וכולנו חבים חוב שאין לו שיעור לחיילים שחירפו נפשם וגם לשאיריהם, אלמנות צה"ל שאיבדו את היקר מכול. אני קורא לחברי הבית לתמוך בהצעת חוק זו, שמוגשת ללא הסתייגויות, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. לפי סעיף 138א(ב) לתקנון הכנסת, הסכמתה של הממשלה לעלות התקציבית, כאמור בסעיף 3ג(ד)(3) לחוק-יסוד: משק המדינה, שתינתן בכתב או בהודעה לכנסת, תהפוך את ההצעה להצעת חוק רגילה ולא להצעת חוק תקציבית, כך שהייתי שמח אם שר הביטחון אהוד ברק יודיע לכנסת על תמיכת הממשלה באישור הצעת חוק זו. תודה רבה. רבותי, שר הביטחון ישיב לבקשתו של יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, וגם יישא דברים, שכן אני מאפשר לו לעלות על הבמה, בהיותו נציג הממשלה בנושא חוק זה. כל השרים רוצים לדבר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הואיל וחבר הכנסת רוני בר-און,

וכנראה שהיא מושכלת, אני חיפשתי תירוץ לתת לשר הביטחון לדבר, כי אני חושב שזה חשוב ביותר. יחד עם זה, הממשלה בראשית הדרך לא הסכימה והיא צריכה כרגע להשיב,

או בכתב או בעל-פה מעל דוכן הכנסת, ולכן אני לא מגביל את השר. מעולם לא הגבלתי אף שר ברשות הדיבור שלו. נדמה לי שהיו שרים שעמדו פה על הבמה שעות רבות. כבוד שר הביטחון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אלמנות צה"ל היקרות שביציע ובכל רחבי המדינה, הכנסת מתבקשת היום לאשר את תיקון המצב המשפטי הקבוע בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה, ולפיו אלמנות צה"ל גם אם נישאו בשנית, ימשיכו לקבל תגמולים ממשרד הביטחון. ביקשתי לעלות לדוכן כדי לייצג בעצמי את עמדת הממשלה ומערכת הביטחון ולומר שאנחנו תומכים בתיקון לחוק. עשרות שנים אני מלווה את אלמנות הטובים שבחברי ופקודי בדרכן הארוכה והמייסרת, ושמח אתן אם וכאשר הן מצליחות לכונן חיים שלמים יותר בתוך הכאב, עם בן זוג. מערכת הביטחון ומדינת ישראל כולה חבות חוב מוסרי שאין לו שיעור לאלמנות וליתומים. את התגמול שאנו מעניקים לאלמנות וליתומים היקרים יש לראות, וכך אנחנו רואים אותו, לא רק ככלי סיוע אלא בעיקר כביטוי הוקרה ערכית למי ששילמו ביקר מכול, למי שעולמם נופץ

וחרב עליהם, לאלמנות, שנותרו לבד עם מעמסה נוראה על כתפיהן, וליתומים, שנאלצים לגדול בלי אב. תיקון החוק היום בא לסייע, ולו במעט, לאלמנות אשר הקימו משפחה לאחר נפילת יקירן, אולם השכול ימשיך וילווה אותן ואת

החוק הנוכחי יתקן עיוות רב-שנים שיצר שכבה של ידועות בציבור, רובן לא מרצון, שקיבלו את התגמול, ולעומתן כאלה שהחברה שבה הן חיות הקשתה עליהן להיכנס לסטטוס הזה ולהקים משפחה, או כאלה שבחרו להינשא ולא יכלו יותר לקבל את התגמול. נוצרה, לפיכך, אפליה שאותה אנחנו מתקנים היום.

חבר הכנסת מולה, ניתן כבוד גם לאורחים שיש בכנסת. חשוב לנו שהאלמנות יחושו שאנחנו במערכת הביטחון, כאן בכנסת ובמדינה כולה, אתן לאורך כל הדרך, ושאנו מבינים שגם כאשר בנו מחדש קן משפחתי, הפצע שפער השכול בלבותיהן לא יירפא לעולם. מערכת הביטחון פועלת במישורים רבים, שר הבריאות. שר הבריאות ליצמן. לסייע למשפחות שכולות במתן תגמולים, כתף תומכת וסיוע במישורים רבים נוספים. אנו פועלים כך משום החוב המוסרי האדיר שלנו ושל עם ישראל כולו למשפחת השכול. נמשיך לחבק את אלמנות ויתומי צה"ל ולסייע להם, ככל שניתן. אני רוצה לברך היום את חבר הכנסת חיים כץ, יושב-ראש הוועדה, שעמל רבות, את חברי הוועדה, את חברי הכנסת שיזמו את החוק ואת סגן השר מתן וילנאי, שעמל עליו רבות. לא הסתרתי את דעתי שבנושא מעין זה, הנוגע ליסודות הערכיים והעמוקים של חיינו כאן כעם וכמדינה, נכון שהחוק, או תיקונו יהיה ממשלתי ולא פרטי. אולם משלא נסתייע הדבר, חרף בקשתנו, הננו תומכים כאמור בתיקון המובא היום להצבעה, והממשלה מאשרת בכך גם את העלות התקציבית של החוק. בשם ממשלת ישראל הנני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק שבנדון. אני מאוד מודה לשר הביטחון, אשר הודיע מעל במת הכנסת שהממשלה תומכת בחוק ובעלות התקציבית שלו, דברים שנאמרו לפרוטוקול. רבותי חברי הכנסת, יש בינינו בן לאלמנת צה"ל, חבר הכנסת דני דנון, אשר שאל אותי אם הוא יכול להשתתף בהצבעה, מבחינת ניגוד אינטרסים נחזה.

אני אומר לך שהואיל ומדובר בכל אלמנות צה"ל ולא בחוק המיוחס לאמא שלך בלבד, אתה יכול גם יכול להשתתף, לתפארת מדינת ישראל.

רבותי חברי הכנסת, אני רוצה גם לבוא ולומר שמלבד היוזמים בחוק זה בכנסת זו, חבר הכנסת אורי אריאל, חבר הכנסת יואל חסון וחבר הכנסת איתן כבל, לאט לאט. חברי הכנסת הזו, בעבר, מספר חברים אשר הם חברי כנסת גם היום וחברי כנסת לשעבר, אשר עשו כל מאמץ לקידום חוק זה, וביניהם השר אהרונוביץ, השר מרגי, סגנית השר אורית נוקד, וחבר הכנסת לשעבר גלנטי, יבואו על הברכה ויראו בסיום. אני לא בטוח שהציניות היא מנת חלקנו ברגע זה, אבל כל אחד לפי סגנונו. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים, בוודאי. אנחנו עוברים להצבעה, וגם אם לא צריך 50 חברי כנסת, יפה יהיה אם העם בישראל וחברי הכנסת יביעו את עמדתם

נא להצביע.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע בקריאה שנייה.

85 בעד, אין מתנגדים לא,

אין מוחאים כפיים פה, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30) עברה בקריאה שנייה. אדוני יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, להצביע בקריאה שלישית?

להצביע, כן, אדוני, תודה רבה. נא להצביע על הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30). נא להצביע. חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30), התש"ע 2009, נתקבל.

אני קובע שהצעת חוק משפחות חיילים שנספו

אני מזמין את חבר הכנסת אורי אריאל, ואחריו את חבר הכנסת יואל חסון,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אפשר כעת לברך "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". לא לא,

ברשות היושב-ראש, לא מוחאים פה כפיים. אני קיבלתי בשנה האחרונה, כשעסקנו בחוק, כמה טלפונים מכמה מאלמנות צה"ל, ששאלו אותי אם להתחתן או להמתין עד שיהיה חוק. כשעניתי בכיתי ונשבעתי שהחוק הזה, בעזרת השם, יעבור. ותודה לחברי הבית על ההצבעה המסיבית, ללא מתנגדים, שמתקנת את העוול הנורא הזה והביאה סוף לאומללות של האלמנות, ולא פחות מזה של היתומים, ורבים הם, לצערנו, והלוואי שלא יהיו יותר. אני מבקש לסיים בתודות לשותפי לחוק, חברי הכנסת יואל חסון, איתן כבל, אורית נוקד והשר היום, יעקב מרגי, ויצחק אהרונוביץ, השר לביטחון פנים, ואחרים. תודה מיוחדת לחבר הכנסת חיים כץ, שדחף את החוק כמו שרק שהוא יודע, ותודה אחת לפני האחרונה לסגן השר מתן וילנאי. תודה רבה, שלמרות כל האילוצים במשרדך, בלי לפרט, כמו צנחן, עמדת, הבאת את הסחורה, מה שאתה היית אחראי, ויחד העברנו את החוק החשוב הזה.

אחרונות חביבות, אלמנות צה"ל, ויתומי צה"ל, תודה לכם. תודה לארגון אלמנות ויתומי צה"ל ולעומדת בראשו, נאוה שוהם. אני אוהב אתכן.

תודה רבה לכן. חבר הכנסת יואל חסון,

חבר הכנסת יואל חסון,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, דיברו רבות על הצעת החוק הזאת ועל החשיבות שלה, וכמה היא עושה ותעשה את השינוי לנשים שיושבות כאן ולנשים שיושבות בבית. אני רוצה לומר שמבחינתי הצעת החוק הזאת, אומנם היא בהחלט לא הצעת החוק הראשונה שהעברתי בכנסת הקודמת או בכנסת הזאת, אבל אני חייב להגיד שאם יש סיבה שבזכותה אני אומר: היה שווה להיות חבר הכנסת, זו הצעת חוק שאני גאה שהייתי שותף לה ונתתי לה יד. אני רוצה להודות גם לחברי בסיעת קדימה, שתמכו ונתנו לי עזרה לאורך כל הזמן, גם לחברים בקואליציה, מהר מאוד הבינו כולם שזוהי לא הצעת חוק שאפשר לבחון אותה במסננת הקבועה שאנחנו חיים בה, וזה בסדר, של אופוזיציה וקואליציה, אלא זה דבר שכולנו שותפים לו,

כל אחד מאתנו, שפגש את הנשים הדרוזיות, את הנשים הדתיות, את הנשים כולן, שהן כולן,

אלמנות צה"ל, וראו מה הן עוברות, הבינו שצריך את העוול הזה לתקן. אני רוצה באמת להודות לאורי אריאל, איתן כבל, אורית נוקד, השר אהרונוביץ, מתן וילנאי, כמובן, וגם לשר הביטחון, ולכל מי שבסופו של דבר אפשר את הבאת החוק הזה. בעיני זהו יום גדול, ועשינו היסטוריה, והסרנו עוול שהיה פה שנים ארוכות מדי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון.

גבירותי הנכבדות, תם הנושא שלכן, אתן מוזמנות לשבת ביציע הכנסת ולראות ככל העולה על רוחכן, אבל אתן לא מחויבות. רבותי, אנחנו עוברים להצעת חוק בתי-הדין הדתיים (תיקוני חקיקה) (הרכב ועדת המינויים), התש"ע 2009, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את החוק יושב-ראש ועדת החוקה, אשר נמצא כבר על הבמה כדי להציגו. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, על דעת ועדת החוקה אני מתכבד להגיש לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק בתי-הדין הדתיים (תיקוני חקיקה) (הרכב ועדת המינויים), התש"ע 2009. הצעת החוק הזאת עוסקת באפשרות למנות סגן שר שימלא את מקומו של שר בוועדות המינויים לאחד מבתי-הדין הדתיים, כאשר אין שר בן אותה עדה. הכוונה בחוק הזה היא להביא לכך שהעדות הדתיות יהיו מיוצגות, שהוא בן אותה עדה. אה, בן אותה עדה.

בוא נאמר: אני קיוויתי שיגיע גם מצב שבוועדה למינוי דיינים לא יהיה אפשר למנות, ימנו סגן שר דתי, אבל אין דתיים. ולכן, רצוי שהחיזוק של העדות הדתיות יהיה או על-ידי שר או על-ידי סגן שר, ואם אין שר בן העדה, שזה יהיה על-ידי סגן שר. אין לחוק זה הסתייגויות, אני מבקש לאשרו בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. תודה רבה. רבותי, אין הסתייגויות. ובכן, אני מבקש מכולם לשבת כדי להצביע בקריאה שנייה על הצעת חוק, אפשר להצביע. אני מצביע, אין שום חוכמות. הצעת חוק בתי-הדין הדתיים (תיקוני חקיקה) (הרכב ועדת המינויים), התש"ע 2009, נא להצביע. מי בעד בקריאה שנייה? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע.

2 נתקבלו. 33 בעד, 15 נגד, ואין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה. אדוני יושב-ראש ועדת חוקה?

אנחנו עוברים לקריאה שלישית בהצעת חוק בתי-הדין הדתיים (תיקוני חקיקה) (הרכב ועדת המינויים),

מי נגד? מי נמנע? חוק בתי-הדין הדתיים (תיקוני חקיקה) (הרכב ועדת המינויים), התש"ע 2009, נתקבל. 35 בעד, 13 נגד, אין נמנעים. אני קובע שחוק בתי-הדין הדתיים (תיקוני חקיקה) (הרכב ועדת המינויים),

יעלה ויבוא יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, להציג את תיקון מס' 34 לחוק לשכת עורכי-הדין.

הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס'

שכאילו יש בזה חיזוק למעמדה של לשכת עורכי-הדין, התשובה היא שלילית. אין בזה חיזוק, לשכת עורכי-הדין תישאר מה שהיתה, כן, חבר הכנסת יריב לוין, גם אני קראתי "כלכליסט". אני רוצה להודות לצוות הוועדה, לעורכת-הדין סיגל קוגוט, לעורך-הדין אלעזר שטרן ולאפרת חקאק, למנהלת הוועדה דורית ואג. אני מבקש לאשר את הצעת

חברי חברי הכנסת, מי שרוצה להצביע, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 34)

בקריאה שנייה. סעיפים 1 4 נתקבלו.

אין מתנגדים ואין נמנעים. אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, אתה מסכים.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית.

לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 34), התש"ע 2009,

בעד, 29, אין מתנגדים ואין נמנעים. אם כך, אני קובע שהצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 34), התש"ע 2009,

אני מזמין את חבר כנסת לוין, היוזם, שוודאי מגיע לו.

בבקשה, חבר הכנסת לוין. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת, אני רוצה לומר תודה לכל חברות וחברי הכנסת שתמכו בהצעת החוק הזאת, הן בשלבי החקיקה במליאה והן בוועדת החוקה, חוק ומשפט. אני מוכרח לומר שבעבורי זו סגירת מעגל, של אישור מהלך שהחל בפרויקט גדול מאוד שהייתי שותף להקמתו בתקופת כהונתי כסגן ראש לשכת עורכי-הדין, ובנושא שהוא נושא חברתי ממדרגה ראשונה, בדרך שהורני חמי, חבר הכנסת לשעבר יעקב שמאי, ואני שמח ששני הדברים התמזגו יחד להצעת החוק הזאת. אני רוצה להודות לראש לשכת עורכי-הדין, עורך-הדין יורי גיא-רון, שהיה שותף יחד עם הלשכה ליוזמה הזאת, לגברת יעל גויסקי-אבס שסייעה בטיפול בהצעת החוק, ליושב-ראש ועדת החוקה,

חבר הכנסת דוד רותם, שסייע בידי ובכל זאת עזר להביא את החוק לידי גמר, ולצוות הוועדה בראשות מנהלת הוועדה הגברת דורית ואג והיועצת המשפטית סיגל קוגוט. לחברי יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת זאב אלקין, שסייע גם הוא, לצוות העוזרים שלי, לילך רועי ומיכל, ובראש ובראשונה לכל מתנדבי הפרויקט, פרויקט שכר מצווה, שאני משוכנע שיוכלו להמשיך לסייע לאלפי משפחות מדי שנה, גם בזכות החוק הזה.

תודה לחבר הכנסת לוין. הכרזה למזכירות הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 13), התש"ע 2009, שהחזירה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בנושא: גני-ילדים בכפרים הלא-מוכרים בנגב, הצעת חבר הכנסת

אני מזמין את השר להגנת הסביבה, השר ארדן, להציג את הצעת חוק למניעת מפגעי אסבסט, התש"ע 2009, הצעת חוק לקריאה ראשונה.

אדוני היושב-ראש, תודה, כנסת נכבדה, היום הזה בהחלט, בהמשך לחוק שעסק באלמנות צה"ל, הוא יום מרגש, ולא פחות ממנו, אולי פחות מבינים את זה, גם החוק שאני מתכבד להביא לפני הכנסת. חברת הכנסת רגב, מדבר שר מכובד, גם מהקואליציה, וגם ראוי שתאזינו לו.

בבקשה, אדוני. כפי שאמרתי, הצעת החוק הזאת, גם לה יש חשיבות אדירה, והמשרד להגנת הסביבה עובד עליה חודשים ארוכים, אם לא שנים, ואני שמח וגאה שיש לי הזכות להציג אותה לפני הכנסת לקריאה ראשונה, הצעת חוק למניעת מפגעי אסבסט, התש"ע 2009. כידוע, אזבסט הוא חומר מסרטן, ומטרת החוק המוצע היא למנוע, לטפל במפגעים סביבתיים הנגרמים על-ידי אזבסט ולצמצם את החשיפה של הציבור לחומר זה. כדי להשיג מטרה זו, כלולים בחוק הסדרים מפורטים בדבר איסור שימוש חדש באזבסט, הפסקת השימוש הקיים באזבסט פריך, הסדרת רישוי העוסקים באזבסט לסוגיהם השונים, הוראות בדבר האישורים הנדרשים לביצוע עבודת אזבסט, וכמובן מתן סמכויות לטיפול במפגעי אזבסט ולאכיפת הוראות החוק המוצע. ברצוני לציין כי חוק זה אינו מטפל בהיבטים רפואיים, בריאותיים או תעסוקתיים של האזבסט, אלא בהיבטים סביבתיים שלו. מבחינה סביבתית אזבסט נחשב למזהם אוויר ולחומר מסוכן. המשרד להגנת הסביבה פועל רבות בנושא, אך עד כה ההיבטים הסביבתיים של הטיפול באזבסט לא הוסדרו בחקיקה במידה מספקת וברמה הנורמטיבית הראויה. אזבסט הוא אחד החומרים המוכרים לכל אחד בציבור. זה חומר שהיה בשימוש בישראל עשרות שנים, וכל אחד בציבור חשוף לו. רובנו מכירים את האזבסט כחומר בנייה, הלוחות הגליים העשויים אזבסט נמצאים בכל מקום בארץ, בגני-ילדים, בבתי-ספר, במפעלים ובצבא. לוחות אלה נהרסים ונשרפים בתדירות כמעט יומיומית ברחבי הארץ, והציבור נחשף למפגעים אלה. חוק זה ייתן למשרד להגנת הסביבה כלים נוספים וחשובים להתמודדות עם הבעיה, הן בהוראות שימנעו יצירת מפגעים מלכתחילה, הן בסמכויות לטיפול במפגעים לאחר שנגרמו. לצורך מניעת החשיפה לאזבסט יש בחוק הוראות להפסקת השימוש. המגמה של איסור השימוש באזבסט קיימת בעולם זה יותר מעשר שנים, ומאפיינת כיום בין השאר את הקהילייה האירופית, את אוסטרליה ואת יפן. בהצעה נכללות הוראות מתקדמות מסוגן בעולם, שלא רק אוסרות שימוש חדש באזבסט, אלא גם מחייבות הפסקת השימוש הקיים באזבסט פריך. אזבסט פריך שימש לבידוד תרמי במפעלי תעשייה, לבידוד אקוסטי במבני ציבור ובצה"ל. הפסקת השימוש באזבסט פריך תיעשה כמובן בהדרגה, מתוך התחשבות בסוגי השימוש השונים, סיכוניהם היחסיים, היקפי השימוש הקיימים, תקופת ההתארגנות הנחוצה, העלויות הכרוכות ועוד. כמו כן יחייב החוק לבצע עבודות תחזוקה במקומות ציבוריים שיש בהם אזבסט צמנט. נוסף על כך, החוק המוצע נועד להסדיר את רישוי העוסקים בעבודות אזבסט לסוגיהם השונים, כדי להבטיח כי העוסקים בתחום יהיו בעלי הכשרה מתאימה ויהיו כפופים למנגנוני פיקוח מתאימים. המשרד להגנת הסביבה מאשר כיום כ-1,000 עבודות להסרת אזבסט בשנה, ומגמה זו תלך ותתגבר בשנים הבאות. עוד נקבעו בהצעת החוק הוראות מקצועיות לשינוע אזבסט ולביצוע עבודות אזבסט, ובכללן יידוע הציבור, שילוט אזהרה, איסוף פסולת וביצוע בדיקות אוויר, כדי להבטיח את שלום הציבור ואת הגנת הסביבה. בהצעת החוק נכללות הוראות מפורטות בדבר פיקוח ואכיפה, לגבי סמכויות הפיקוח של המשרד, ההוראות המוצעות היום יתוקנו ויעודכנו עם התקדמותה של הצעת חוק להסדרת סמכויות האכיפה של מפקחי המשרד להגנת הסביבה. סכומי הקנסות והעיצומים הכספיים שיוטלו לפי החוק ישולמו לקרן לשמירת הניקיון, וכך יינתן ביטוי נוסף לעקרון המזהם משלם, שאומץ על-ידי הכנסת כבר בכמה חוקים. החוק המוצע יסייע גם לקדם פרויקט לניקוי קרקעות מאזבסט באזור הגליל המערבי. בגליל המערבי יש לצערנו מצבורי אזבסט שנוצרו בשנות ה-70, עקב פעילותו של מפעל "איתנית". מוצע להקים חשבון נפרד בקרן לשמירת הניקיון, אשר ישמש למימון הפרויקט שיזם המשרד לאיתור ולניקוי מצבורי האזבסט באותו אזור. כדי לקבוע מנגנון כספי מתאים להעברת הכספים, אשר ישקף את העיקרון המזהם משלם, מוצע לקבוע בחוק כי לחשבון הנפרד יועברו תשלומים הן מתקציב המדינה הן מהרשויות המקומיות הרלוונטיות ומהחברות אשר ייצרו אזבסט בישראל בעבר. חברי חברי הכנסת, הצעת החוק היא צעד חשוב בקידום סביבה בריאה ואיכותית בישראל, בהסדרת נושא חשוב ביותר, שהשפעתו על איכות הסביבה ובריאות הציבור מרכזית וחיונית. אני רוצה בהזדמנות זו להודות לשר הקודם להגנת הסביבה, חבר הכנסת גדעון עזרא, שהצעת החוק הזאת, תחילתה וקידומה היו בתקופתו כשר להגנת הסביבה, וכמובן למחלקה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה ולכל מי שעסק במלאכה. לפיכך, אני מציע לכנסת ומבקש להצביע בעד הצעת החוק החשובה הזאת ולהעבירה לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

תודה לשר ארדן. נרשמו כמה דוברים. ראשון המתדיינים, חבר הכנסת יעקב כץ, לא נמצא כאן. חבר הכנסת אורי אריאל, גם הוא לא נמצא כאן. חבר הכנסת יריב לוין אכן נמצא. אחריו, לפי הסדר, חבר הכנסת גדעון עזרא.

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברות וחברי הכנסת, אני מבקש לברך את השר להגנת הסביבה על הצעת החוק החשובה הזו, שאני חושב עושה סדר בעניין שיש לו חשיבות גם בריאותית וגם אולי הרבה מעבר לכך. אבל אני רוצה להציע, אדוני השר, הצעה אחת שלטעמי חסרה בחוק הזה, ואני חושב שראוי ונכון לשלב אותה בו. החוק קובע מה מותר ומה אסור, ומכיל גם כל מיני הוראות ובמקרה הצורך גם קנסות. נדמה לי שחסר בו גזר מסוים, איזושהי הטבה או הקלה שאפשר לתת ויש מקום לתת אותה. אני חושב שיש מקום לנסות לעודד אנשים להרוס מבנים או גגות אזבסט קיימים ולהקים תחתיהם גגות, בעיקר הדבר נכון לגבי גגות שהם מסוגים אחרים, והדבר הזה יכול להיעשות על-ידי כך שיהיה תיקון עקיף בפקודת מס הכנסה, שיכיר בהוצאות האלה כהוצאות מותרות לניכוי במלואן באותה שנת מס, ולא כפחת. אם הדבר הזה ייעשה, אני מניח שזה יהיה תמריץ ועידוד משמעותיים מאוד לאנשים לבצע מיוזמתם את הריסת גגות האזבסט במקומות שבהם הם נמצאים, והדבר הזה גם יקל על אותם אנשים שעושים את זה לשאת בנטל ובמעמסה הכלכלית שנובעים מהעניין הזה. אני הייתי מציע, ככל שניתן, שהדבר הזה ישולב בהליך החקיקה בתוך החוק המוצע.

תודה לחבר הכנסת לוין. חבר הכנסת גדעון עזרא,

אחריו, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, השר גלעד ארדן, חברי חברי הכנסת, אני בהחלט תומך בהצעת החוק, ומבקש להעיר כמה הערות. ההערה הראשונה, נדמה לי שהציבור בישראל לא מבדיל בין אזבסט צמנט לאזבסט פריך. הבעיה העיקרית היא האזבסט הפריך, ומן הראוי, השר ארדן, שתהיה הסברה מה הסכנה באזבסט פריך ואיך הוא נראה, ושם להתריע. משום שלחלות בסרטן כתוצאה מאזבסט פריך,

הדבר השני, נדמה לי שהיכולת של המשרד להתמודד עם הבעיה, בגלל חוסר יכולת פיקוח של החוקים ההולכים ומתרבים של המשרד להגנת הסביבה, היא כמעט בלתי אפשרית, ולדעתי יש מקום, ואמרנו את זה כל הזמן, לתגבר את האכיפה של המשרד להגנת הסביבה. הדבר השלישי, השר, זה הטמנת האזבסט. כידוע, הנושא של הטמנת האזבסט הוא פרובלמטי, לא רק כאשר אתה מוריד אותו, גם כשאתה מסלק אותו, ולכן כדאי שיהיו יותר ויותר מקומות שבהם ניתן להטמין את האזבסט לעומת המצב הקיים כיום.

אני מזמין את חבר הכנסת נסים זאב. אחריו, נמצא כאן, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, החוק בא למנוע עד כמה שניתן את המפגע הנורא ולצמצם את החשיפה של הציבור הרחב לאזבסט, שידוע כחומר מסרטן. פתאום זה נהיה ידוע. אני אומר לכם, לפני כמה שנים לאף אחד לא היה ידוע מה חומרת העניין. כמה פעמים דיברו שבצה"ל יש גגות אזבסט, ולצערי הרב לא נעשה טיפול כזה ואחר, ודיברו בכנסת כמה פעמים שצריכים לשנות ולעשות את המיטב כדי למנוע אפשרות שחיילים ייפגעו מהעניין הזה, וזה לא נעשה, כי אנחנו רגילים בשגרת חיים, בפרט כשמדובר באזבסט צמנט, שהוא השכיח ביותר, כי הוא קשיח, וכולנו יודעים וזוכרים. עד היום, כל מי שהיה צריך גג, זה באופן אוטומטי ומובן מאליו שהגגון צריך להיות מאזבסט. כפי שאמר חבר הכנסת גדעון עזרא, האזבסט הבעייתי הוא הפריך, שהוא מותז על קירות במבנים שונים, באולמות, במקומות ציבוריים, ושם הבעייתיות היא הרבה יותר רצינית. אנשים לא מודעים שהם נחשפים בעצם לקרינה של מחלת הסרטן. אני רוצה לומר לכם, הייתי מזועזע מהסיפור של אסולין, נדמה לי, שהיה השבוע בעיתון "ידיעות אחרונות", שעבד במפעל הפלדה בעכו ולא היה מודע לסכנה ולחומרים שהוא נשם במשך שנים, ונפטר לפני זמן לא רב. אשתו אומרת: איבדתי את בעלי בגיל 54, הוא לא היה מודע. אני רוצה לומר לכם, אם אנשים מודעים באמת לבעיה ולסכנה, כמה אנשים משלמים רק כדי להיות טיפה או קצת יותר בריאים? מה לא עושים אנשים? אז להיכנס לתוך הסיכון הזה, התמידי, של 24 שעות, כשאדם לא יודע את רמת הסיכון? עצם הדבר שאדם עובד בתום לב במפעל תמים, שמביא את פת לחמו ואת פרנסתו ולא מודע לסיכונים ולסכנות, אני חושב שזה דבר שהוא חמור בפני עצמו. לכן הצעת החוק הזו, יש בה הרבה כדי לצמצם את הנזקים. בכלל, עצם העלאת המודעות היא חשובה לציבור. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת דב חנין,

אחריו, חבר הכנסת דוד אזולאי. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אדוני השר להגנת הסביבה, אני רוצה לברך אותך על הצעת החוק הזו, ובאמצעותך לברך גם את צוות המשרד. זו הצעת חוק רצינית, מקיפה, שבאה להתמודד עם אחת הבעיות הקשות שיש לנו בכמה מאזורי הארץ, וקודם כול בגליל המערבי, בעיה שפוגעת בבריאות ובחיים של בני-האדם. אני רוצה להצטרף לברכות לשר הקודם להגנת הסביבה, חבר הכנסת גדעון עזרא, שבאמת פעל בנושא האזבסט ועשה כדי להתמודד עם הבעיה הזאת.

עמיתי חברי הכנסת, היא פרי של עבודה מאוד יפה. בירכת את השר לשעבר,

בירכתי את השר לשעבר כשהוא לא היה, אז אני חוזר ואומר כשהוא מצטרף. אבל הוא בוודאי יקרא את הדברים שאמרתי לכתובתו בפרוטוקול. עמיתי חברי הכנסת, זו הצעה מאוד מקיפה ורצינית, נעשתה בה עבודה חשובה. אני מברך על הכללת המנגנונים המודרניים של עיצומים כספיים, שאנחנו אימצנו אותם בחוק המזהם משלם, גם בחוק הזה. זו דרך נכונה של המשרד להגנת הסביבה לחזק את כלי האכיפה וצורות ההתמודדות שלו עם מפגעים סביבתיים מסוגים שונים. בהקשר הזה, יש לי כמה הערות, ואני אעלה אותן במסגרת דיוני הוועדה, מבחינת צורת העיצומים הכספיים, גם גובה העיצומים הכספיים וגם כמה מהנושאים שנוגעים למנגנונים הקונקרטיים. עוד נושא שאני אעלה, מן הסתם, בדיונים לקראת הקריאה השנייה והקריאה השלישית זה ההוראות לגבי צה"ל. אדוני השר להגנת הסביבה, אני חושב שלוחות הזמנים שמשרד הביטחון כנראה הצליח להוציא מכם במסגרת ההתדיינות בממשלה,

מוועדת השרים.

הם ארוכים מדי. גם בצה"ל אנחנו צריכים להגן על האזרחים, אזרחים עובדי הצבא והחיילים מפני מפגעי האזבסט.

אדוני היושב-ראש, שלוחות הזמנים שם להתמודד עם מפגעי אזבסט יהיו כל כך ליברליים וכל כך ארוכים. אלה הם נושאים שמן הסתם אנחנו נברר אותם בעת הדיון שיהיה בוועדה. אדוני השר, אני רוצה לאחל לך ולמשרד שיהיו עוד חוקים רבים שאתם תיזמו בנושאים של הגנת החיים והבריאות של אזרחי ישראל. אני מציע לכל הכנסת לתמוך בחוק הזה, ואני מקווה שנצליח להשלים אותו במהירות, ולהביא אותו להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני רוצה לסיים בהבעת הערכה לאותם פעילי סביבה שבמשך שנים רבות לחמו בעניין הזה של מפגעי אזבסט. קודם כול, הגברת אורית רייך. אשה אמיצה, רצינית, שפעלה במשך שנים רבות בנהרייה בראשות העמותה להגנת החיים והבריאות בנהרייה כדי לעורר מודעות, כדי להתמודד ולהילחם נגד המפגעים האלה, וכדי להגיע להסדרה ולפתרון שאכן יבטיח הגנה על החיים והבריאות של התושבים באזור. גברת רייך היא דוגמה של פעילים סביבתיים שבאמת מקדישים את זמנם ואת מרצם ואת כשרונם כדי להגן על הציבור. והנה, אנחנו רואים שעמלם נושא פרי. הדברים מגיעים לחקיקה כוללת ורצינית, וזה מסר מאוד חיובי לכל פעילי הסביבה בארץ שאכן המאבק בסופו של דבר משתלם.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. יעלה חבר הכנסת דוד אזולאי יושב-ראש ועדת הפנים של הכנסת. אחריו יעלה חבר הכנסת אופיר פינס. ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת מגלי והבה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה בראש ובראשונה לברך את יוזם החוק בממשלת ישראל, השר גלעד ארדן, שבאמת אני מיום ליום מופתע מהתלהבותו בכל הנושא של איכות הסביבה והגנת הסביבה. ואני חושב, הוא נכנס מהר מאוד לעניינים, ועל כך בוודאי מגיע לו יישר כוח. אני רוצה לברך גם את השר לשעבר, חבר הכנסת גדעון עזרא, שגם לו היה חלק בעניין הזה. ברשותכם, מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, היום התקיים דיון בוועדת הפנים בנושא של בניית בתי-הסוהר, ובין היתר מרכז המידע של הכנסת הוציא לנו נתונים. התפלאתי לראות שחלק מהמבנים בבתי-הסוהר במדינת ישראל, חלק גדול, עדיין בנויים אזבסט. הדבר הזה מסכן את האסירים. אני מאוד מקווה שהחוק הזה יחול גם על אותם מבנים כדי למנוע סיכון מיותר של אותם אנשים שנשלל מהם החופש, אבל לא חייבים לשלול מהם את החיים. אני מקווה מאוד שהחוק הזה, שבא למנוע מפגעים סביבתיים, ובא לאסור שימוש באזבסט ולהפסיק את השימוש הקיים באזבסט, אני מאוד מקווה שגם זה יחול על אותם מבנים שעדיין קיים בהם אזבסט שמהווה סיכון לאותו ציבור השוכן בהם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, אדוני השר. תודה לחבר הכנסת דוד אזולאי, יושב-ראש ועדת הפנים של הכנסת. יעלה חבר הכנסת אופיר פינס, ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת, סגן יושב-ראש הכנסת, מגלי והבה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אני מצטרף לברכות למשרד להגנת הסביבה ולשר להגנת הסביבה. הצעת חוק,

אפילו מפתיעה בהיקף שלה, לנושא מאוד כאוב. האזבסט, או הייתי אומר סיבי האזבסט הם אחד הגורמים המסרטנים הקטלניים והאלימים ביותר שאנחנו נאלצים להתמודד אתם. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל העיר נהרייה למשל, כל אזור הגליל המערבי שמוצף באזבסט, יש שם תחלואה מאוד קשה באופן יחסי של סרטן, בנהרייה ובאזור הגליל המערבי. אני חושב שהצעת החוק הזאת נותנת באמת מענה להרבה מאוד מהיכולות העתידיות לטיפול באזבסט, לפינוי של האזבסט, לניקוי האזורים. יש אזורים אדירים בישראל שהם מלאים באזבסט וצריך לפנות אותו. השיטה באמת, של הקרן לשמירת הניקיון, לפי דעתי יכולה להוכיח את עצמה אם יהיה תקציב נפרד וייעודי לתחום הזה. אני רוצה לאחל לשר להגנת הסביבה שהצעת החוק הזאת באמת תעבור במהרה, ושמשרד יהיה באמת מסוגל להרים את הכפפה הזו, ולהוביל את התהליך הזה במהירות אפשרית. לצערי, הרבה מאוד זמן בוזבז על רקע העובדה שמשרד האוצר באמת לא תקצב בצורה נכונה את המשרד להגנת הסביבה, גם בתקופה של השר לשעבר גדעון עזרא. אני מקווה שהצעת החוק הזאת, שבאה בשם הממשלה, תייצר את המכשיר האפקטיבי ביותר כדי שהמשרד יוכל במהירות הגדולה ביותר לטפל בניקוי האזורים הנגועים באזבסט היום, לנקות אותם ולסייע בכך לשמירה על בריאות הציבור, כפי שאמרתי, בנושא המסוכן ביותר של תחלואה בסרטן,

על-פי כל המחקרים הידועים, זו המחלה הממארת המסוכנת מספר אחת במדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת אופיר פינס. יעלה חבר הכנסת, אחרון הדוברים, מגלי והבה. אדוני היושב-ראש, השרים, חברי חברי הכנסת, אני רוצה להצטרף למברכים על הצעת החוק החשובה הזאת, גם לשר הקודם השר גדעון עזרא וגם לשר ארדן. רבים מחברי הכנסת שדיברו, אם שמת לב, אדוני השר להגנת הסביבה, הם אנשים שנחשפו לסכנות בוועדת הפנים והגנת הסביבה, ורובם מובילים בנושא הגנת הסביבה. כמי שגר בצפון, וחברי, גם חבר הכנסת אזולאי ואחרים, שדיברו על הסכנה שהיתה במפעל בנהרייה, שרבים מעובדיו שהיו תושבי עכו ותושבי הגליל המערבי, היום הם אלה שעדיין סובלים מתוצאות עבודתם במפעל הזה. כי אכן המפעל נסגר. אבל אותם אנשים עדיין סובלים ממחלות, וחלקם אפילו נפלו למשכב בגיל צעיר כתוצאה מהעבודה במפעל. היום כולנו מודעים לסכנות הקיימות כתוצאה מהעבודה באזבסט, במיוחד בסוג הפריך שדיברו עליו. וחשוב, אדוני השר ארדן, לתקוף את הנושא ולא לוותר במחנות צה"ל. חיי אדם הם חשובים, אבל ישנם המון מחנות שאומרים או טוענים שלא קיים בהם שימוש באותם מקומות שיש גגות של אזבסט. או אפילו כיתות לימוד. כל הזמן אנחנו מדברים על שכלולים ושינויים. אבל מי שיודע את האמת, עדיין לא מעט מקומות ובסיסים, בלי שהם מתכוונים,

חיילים מבצעים פקודת בסך הכול, בלי לזלזל בחיי האדם, אבל אנחנו צריכים.

אנחנו ניתן לך כאן ככנסת וכמי שאכפת לו מנושא הגנת הסביבה,

ולכן לא צריך לוותר וצריך לפעול שבמקומות האלה שעדיין אפילו, ודיברת כאן על הפיצויים וצורת הטיפול, שלא נתמהמה עם החוק. אני זוכר את המאבקים של השר גדעון עזרא בנושא הזה כחבר בוועדת הפנים וחבר בשדולה להגנת הסביבה בכנסת הקודמת. אבל אני חושב שאנחנו צריכים, כולנו, להתאחד נגד התופעות האלה, נגד סיכון חיי אדם, כשניתן לבצע את הדברים בצורה אחרת.

אני אסיים את דברי בברכה לכל מי שעסקו במלאכה. אנחנו מקווים שהחוק הזה לא רק יאושר במהירות, גם יבוצע הלכה למעשה כמו שמתחייב. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת מגלי והבה. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק למניעת מפגעי אסבסט, התש"ע 2009, קריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד?

נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת מפגעי אסבסט, התש"ע 2009, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, 20, אין מתנגדים ואין נמנעים. אם כן, רבותי, הצעת החוק תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, רבותי. הצעת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון

התש"ע 2009, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק השר משה כחלון, בשם השר לביטחון פנים.

הצעת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' 6), התש"ע 2009. עניינה של הצעת החוק שלפניכם הוא בהפיכת הוראת השעה הקבועה בסעיף 102ז לחוק, שעניינה הקצאת שוטרים בתשלום לגופים ציבוריים לשם סיוע בהפעלת סמכויות האכיפה והגבייה שלהם, להוראת קבע. סעיף 102ז האמור הוסף לחוק במסגרת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' 2), התשס"ח 2008, שתחילתו ביום כ"ט בטבת התשס"ח, 7 בינואר 2008. מאחר שתוקפה של הוראת השעה הוא לשנתיים מיום תחילתה, הרי שהיא עומדת להסתיים ביום כ"א בטבת התש"ע, 7 בינואר 2010. במסגרת הדיונים שבהם הוצע לחוקק את הוראת השעה ביקש יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת כי במהלך תוקפה של הוראת השעה תיעשה עבודת מטה למציאת החלופות האפשריות להעסקת שוטרים בתשלום. משטרת ישראל ביצעה עבודת מטה כאמור, בשיתוף המשרד לביטחון הפנים, שמטרתה בחינת דרכי פעולה אפשריות להמשך מתן סיוע לגופים ציבוריים על-ידי משטרת ישראל. לאחר בחינת כמה חלופות אפשריות נמצא כי החלופה המועדפת והמעשית הינה המשך הסיוע לגופים ציבוריים בהעסקת שוטרים בתשלום במתכונת הקיימת כיום, שכן באופן זה משטרת ישראל נענית לדרישת הגופים הציבוריים בלי לפגוע בתפקידי הליבה שלה ובסדרי העדיפות המשטרתיים, ובלי להפריט את סמכויותיה ולהעביר אותן לגופים פרטיים. לאור האמור, הצעת החוק נועדה לקבוע כי הוראת השעה הקבועה בסעיף 102ז לחוק תהפוך להוראת קבע. אבקשכם לאשר את החוק המוצע בקריאה ראשונה ולהניחו על שולחן ועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתו לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

תודה לשר התקשורת משה כחלון, שמציג את הצעת החוק בשם השר לביטחון פנים. אנחנו עוברים לדיון בהצעה. הדובר הראשון, חבר הכנסת יעקב כץ, איננו, חבר הכנסת אורי אריאל, אינו נוכח. חבר הכנסת גדעון עזרא, ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי הכנסת, אני מכיר את הנושא, ואני מוכרח לומר שאני תומך בהצעת החוק, וגם אני בעד חוק קבוע. אני רוצה רק להעיר הערה אחת. מתנהלים דיונים כל הזמן על משטרה עירונית,

לפי דעתי, ואני מוכרח להגיד את הדברים, בחלק מהמקרים משטרה עירונית, פקחים עירוניים יכולים לעשות את העבודה של השוטרים. אני אתן דוגמה קטנה: אתה עובר בלילה בכבישים, ואתה רואה שם שהכביש בתיקון, וניידות משטרה נמצאות במקום שמפקח על התנועה. אין שום סיבה בעולם שזה לא ייעשה על-ידי פקחים כאלה ואחרים, וכך גם במקומות אחרים. צריך להגיד שהנושא הזה הוא, בצדו גם כלי לשוטרים להרוויח קצת יותר, ואני בהחלט בעד זה, אבל כאשר המשטרה עמוסה בהרבה מאוד משימות, רצוי מאוד להפריד ולאפשר לפקחים לבצע חלק מהעבודות, כאלה שלא דורשות לא זיהוי ולא מעצר. אני חושב שכדאי להביא את הדברים האלה בחשבון. צריך להביא את זה לידיעת ועדת הפנים בעת הדיונים בעניין.

תודה לחבר הכנסת גדעון עזרא. יעלה חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, הצבעה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, השר כחלון, אנחנו יודעים שכמעט בכל שנה החוק שמאפשר לחיילים להיות שוטרים או לשמש בתפקיד של שוטרים, בכל פעם שהחוק הזה עולה אתה שומע פה איזו מהומה, איך יכול להיות, לוקחים חיילים, הופכים אותם לשוטרים. עכשיו אתה רואה למה בעצם יש מחסור בשוטרים. אם אני צריך להרוס מבנה לא חוקי בעזרייה, או באבו-דיס, או בא-טור, ולהביא לשם 200 שוטרים, ועיריית ירושלים לא מסוגלת לבצע את ההריסה של אותו מבנה בלי להביא עשרות שוטרים, מה אתה רוצה בעצם? במה משטרת ישראל תתעסק? אני כבר לא מדבר על איזה כביש שצריך לתקן באמצע הלילה, אני לא מדבר על מופע ציבורי או על איזו תהלוכה ציבורית שצריך להביא ניידות לפני ואחרי אותה הפגנה או תהלוכה. אז אנחנו בעצם לוקחים כוח מקצועי ומשתמשים בו ככוח לא מקצועי. אגב, גם בצה"ל התרעומת והתלונה הזאת, שלוקחים חיילים מקצועיים והופכים אותם, בעבודות כאלה ואחרות,

אנחנו לא צריכים לשמור פה על אזור יהודה ושומרון ולעשות פטרולים, התפקיד שלנו להיות חיילים. גם פה, השוטרים, תפקידם לעשות עבודה מקצועית. לכן, כאשר מדברים על מתנדבים, ומדברים על המשמר האזרחי, ומדברים על פקחים, כפי שאמר חבר הכנסת גדעון עזרא, צריך לראות בסדר העדיפות שלנו,

לשים אותו בכבישים,

לשים אותו בעבודות כאלה ואחרות. אבל אנשים שכל כך חיוניים לביטחון המדינה, אנחנו לא יכולים לזלזל. היום התפקיד של שוטר הוא בראש ובראשונה הביטחון של העיר, אלא אם כן תקום משטרה עירונית, ואז יהיה אולי מגוון קצת שונה, ונדע בדיוק במה המשטרה, הרשמית, הממשלתית, הארצית, עוסקת, ובמה המשטרה העירונית מתעסקת. זאת בדיוק החלוקה של העבודה. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' 6), התש"ע 2009, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? מי

ההצעה להעביר את הצעת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)

לוועדת הפנים והגנת הסביבה

בעד, 10, אין מתנגדים, אין נמנעים.

רבותי, הצעת החוק תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להמשך הכנתה לקריאה שנייה ולקריאה

על רקע זה שאם היינו יוצאים למכרז היום לא היה מצב שהיינו יכולים למצוא קבוצה שתשתתף במכרז הזה, והמשמעות היא שב-28 בינואר תהיה החשכת מסך,

גם בחוק, זה לדאוג לקיום השידורים. והחשכת מסך והותרת מדינת ישראל עם ערוץ מסחרי אחד בלבד, שזה יהיה למעשה ערוץ-2, זו פגיעה בפלורליזם, פגיעה בשוק הפרסום, תארו לעצמכם שנשאר רק ערוץ אחד ששולט על שוק פרסום של מאות מיליוני שקלים, פגיעה ביצירה הישראלית, כעת היוצרים מפיקים עבור שני ערוצים, ייווצר מצב שיישאר רק ערוץ אחד, ופגיעה כמובן בציבור ובחופש המידע, בזרימת המידע. אי לכך קיבלנו את ההחלטה להאריך את מועד הזיכיון בשנתיים נוספות, ואני מבקש את התמיכה שלכם בהצעת החוק. תודה. אנחנו עוברים לדיון בהצעת החוק. יעלה חבר הכנסת נסים זאב, ראשון ואחרון הדוברים. חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מדבר על ערוץ-10.

אין לי שום ניגוד אינטרסים, כי אותי אף פעם לא מראים בערוץ הזה. זה טוב, אז ככה אני יכול לדבר חופשי. אנחנו תמיד מדברים על הארכה ועל כמה שחשוב וכאילו יש פריסת חובות ויש איזה הצעות. אדוני השר, צריך לומר את האמת, אם הממשלה לא תירתם באמת למחיקת החובות של ערוץ-10, כולנו יודעים שלעניין הזה אין שום תוכן מאחוריו, אם הממשלה לא תעשה ותתגייס למען ערוץ-10. אני מרשה לעצמי לומר את האמת מעל הבמה. שמעתי את הישיבה שקיימו בוועדת הכלכלה, ואני רוצה להזכיר לכולם, כאשר בא משה סבא ורצה לקנות את ערוץ-10, התנגדו לו רק מסיבה אחת, כי פחדו שחלילה וחס יהיו חרדים עליך ישראל, וערוץ-10 ייהפך להיות ערוץ דתי רחמנא ליצלן, ולכן אנחנו לא יכולים לשנות. התחרות צריכה להיות באותו סגנון של ערוץ-2, יש "האח הגדול", יש כוכבים בלילה, יש כוכבים ביום, כל התכנים שם, כל הסגנון הקלוקל, הבוטה, הזנותי שיש בערוצים האלה צריך לשנות. צריך להכניס תוכן לנוער שלנו, שיש בו קצת מורשת, קצת חינוך, קצת אהבת הארץ, קצת אהבת התורה, ולשם כך אנחנו צריכים ערוצים ממלכתיים. ואני מקווה שאחרי ששר התקשורת עושה מאמץ כל כך גדול כדי שערוץ-10 יישאר בחיים, לפחות יש לך זכות לבוא ולבקש מהם קצת יותר לעדן, ולא צריך להתחרות דווקא עם ערוץ-2. תאמין לי, אם הם לא יהיו תחרותיים בדיוק וכל אחד ייתן את התוכנית הצהובה יותר או האדומה יותר, לציבור מותר לראות גם דבר אחר שהוא קצת יותר עם תוכן חינוכי ותרבותי. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק. הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32) (הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות), התש"ע 2009, קריאה ראשונה.

מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32) (הארכה בתנאים של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי והסדר חובות), התש"ע 2009, לוועדת הכלכלה נתקבלה. רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. שאילתות לשר התקשורת. שאילתא ראשונה. אדוני השר יעלה על הדוכן, ואז יוכל להשיב לכל המציעים. השואלת הראשונה, שאילתא מס' 249, אנטנות סלולר סמויות. חברת הכנסת ליה שמטוב שאלה את שר התקשורת ביום ט"ז בתמוז התשס"ט, 8 ביולי 2009. אדוני השר יוכל להשיב. ביום ט"ז בתמוז התשס"ט (8 ביולי 2009): ב"ידיעות אחרונות" מ-29 ביוני 2009 פורסם כי משרד התקשורת ממשיך לאפשר לחברות הסלולר להסתיר מהציבור מידע על מיקום האנטנות. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, כמה אנטנות מוצבות ללא היתרי בנייה תוך ניצול הפרצה בחוק הבזק? 3. מדוע ממשיך הציבור להיחשף לנזקי הקרינה ונמנעת ממנו הידיעה היכן מוצבות האנטנות? 4. מה ייעשה בסוגיה זו?

היושב-ראש,

אני משיב לשאילתא של חברת הכנסת ליה שמטוב.

הינם סוג של מתקן גישה אלחוטי,

הם מתקנים בהיתר בנייה.

סוג מסוים של מתקני שידור, הנקרא "מתקן גישה אלחוטית", מוקם ללא צורך בקבלת היתר בנייה ונעשה לפי הדין, והנני מפרט. היות שאני לא רוצה להיות פורמליסטי יותר מדי, אני אענה לך, כי אני מכיר את הנושא. יש אנטנות שמותקנות כמובן עם הליכי תכנון,

מוניציפלי וכל מה שדרוש, ויש כאלה שקוראים להן "מג"א" מתקני גישה משהו, והמג"אות האלה הן אנטנות קטנות שניתנות ללא הליך תכנוני. כמובן יודעים, מדווחים עליהן. המתקנים האלה מדווחים, אבל הם לא מצריכים היתרים. כרגע אנחנו ממש בשיא העבודה, יש עבודת מטה שלנו עם המשרד להגנת הסביבה באיזה צורה להסדיר את זה. אני לא יודע להגיד לך מה יהיה בסוף.

האנטנות שאנחנו יודעים עליהן כמובן, יודעים עליהן המשרד להגנת הסביבה או משרד הפנים, לא דרושים להן היתרים על רקע זה שהן מג"אות, שהן פטורות מהיתרים. מדובר כמובן על אנטנות קטנות של 1.80 מטר, אם אינני טועה. זה לא תרנים, זה לא אנטנות ענקיות. זאת למעשה התשובה לגבי אנטנות ללא היתרים.

אני לא מתווכח על זה אם את יודעת, אנחנו לא יודעים, ודאי גם לא מסתירים. אין לנו שום עניין להסתיר, ואני מניח שגם לשום משרד ממשלתי אין עניין להסתיר. יש לך שאלה נוספת: מדוע ממשיך הציבור להיחשף לנזקי הקרינה ונמנעת ממנו הידיעה היכן האנטנות מוצבות? חוזרים לתשובה הראשונה: אנחנו הרי יודעים איפה האנטנות, שוב, שנעשות ברישוי. אם יש לך עוד שאלה,

תודה רבה לשר על התשובה. השאלה הנוספת:

ומשרד הפנים אישר, והכול כמו שצריך,

זאת, איפה האנטנה?

התושבים או הדיירים לא נפגעו מזה, והם מבקשים להוריד,

אם הם, הדיירים, מבקשים להוריד? יש כמה אפשרויות. יש אפשרות אחת: אם זה באמת בהיתר, תבקשי מהעירייה, ממי שנתן את ההיתר, למשוך את ההיתר או לבטל את ההיתר. אם זה מג"א, מתקן גישה אלחוטי, שדיברנו על כך שהוא